לישי, ה' באדר התשע"ב, 28 בפברואר 2012. כהרגלנו ביום שלישי, רבותי, אנחנו פותחים בנאומים בני דקה. כל חברי הכנסת שמעוניינים להירשם לנאומים בני דקה יירשמו ברגע הזה. עד שאנחנו נקבל את הרשימה, אני מאפשר לסגן מזכיר הכנסת הודעה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 44) (פגישת אסיר עם עורך-דין), התשע"ב 2012. הסכם בין ישראל לקפריסין בדבר שיתוף פעולה בתחומי האנרגיה המתחדשת וההתייעלות האנרגטית.

תודה לסגן מזכיר הכנסת.

עד שנתחיל בנאומים בני דקה, אני מקדם בברכה את המשלחת מארצות-הברית שנמצאת אתנו היום ביציע המיוחד, בראשות פרופסור קוצ'ר אפטי וד"ר אריק אלינקו. מלווה אותם חבר הכנסת לשעבר יאיר פרץ, המקדם הקמת קמפוס ביו-טכנולוגיה כדי לשפר את המעורבות של אנשי מקצוע ערבים ויהודים בתנופת הפיתוח של חברות הסטארט-אפ בישראל, בנושאים כמו ביו-טכנולוגיה, התקנים רפואיים ומחשוב רפואי. ברוכים הבאים למדינת ישראל.

ראשון השואלים בנאומים בני דקה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואחריו, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אדוני היושב-ראש, לדיון שהתקיים היום בוועדה למעמד האשה נגד הדרת נשים אצל החרדים וברדיו "קול ברמה", הוזמנו רפורמים רבים. הם מילאו את האולם וחוללו פרובוקציה בוועדה, הפיצו חוברות הסתה נגד החרדים בתוך הוועדה ואף קראו קריאות גנאי נגד הח"כים החרדים, ולא הוצאו החוצה. יושבת-ראש הוועדה, גברת חוטובלי, גירשה את ראש עיריית בית-שמש בלי לתת לו זכות דיבור, ואף הוציאה אותי מן הדיון לאחר שמחיתי על הוצאת ראש עיריית בית-שמש והזמנת הרפורמים לדיון על חרדים. אדוני היושב-ראש, אותם רפורמים, לא כל הרפורמים, אבל אותם רפורמים שמגיעים לפה, וקרנות השמאל הקיצוני, משמשים כלוביסטים סמויים, מוזמנים כמומחים לחרדים בחוק טל וכן בהדרת נשים, בכל הקמפיינים שהם מנהלים נגד החרדים בתקשורת. להזמין רפורמים כמומחים לחרדים זה כמו שיזמינו את הסיקריקים לדיון על חגיגות יום העצמאות ומוסדות התנועה הציונית. חברת הכנסת חוטובלי ניצלה היום את הוועדה לפגוע בנשים הנוסעות באוטובוסים מהדרין ואינן רוצות להצטופף בין הגברים, וגם נגד רדיו "קול ברמה", ואסור לאפשר להפוך ועדת כנסת לבמת הסתה לגדולי אויבי החרדים, שהם אותן קרנות שמאל אנטי-דתיות.

אני רוצה עוד משפט. ראש העיר בית-שמש, משפט אחד.

ראש עיריית בית-שמש ביקש להפיץ דפים להסברה של העירייה. בוועדה אחרת אמרו לו שאסור לגורמים חיצוניים להפיץ בוועדות חומר, וכאן אפשרו את חלוקת חוברות ההסתה נגד החרדים. תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. לא ידעתי שאתה הולך לשאול עליה. ברשימה היא מופיעה מייד אחריך, אז חברת הכנסת ציפי חוטובלי תוכל אולי להשיב לך על הטענות. בבקשה, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אדוני היושב-ראש, אני אבקש שתי דקות, דקה אחת לנושא שרציתי לדבר עליו, שגם הוא קשור, ודקה שנייה כדי בכל זאת רק לומר כמה הבהרות. הדיון התקיים בעיקר בנושא של רדיו חרדי בשם "קול ברמה", שבו לא הושמעו עד לא מזמן נשים. בזכות חבר הכנסת אורי אורבך, שיזם דיון מאוד חשוב בוועדה, ובזכות עבודתה של הוועדה לקידום מעמד האשה, החלו להישמע שם נשים. החבורה שאותה משמיץ חבר הכנסת אייכלר מוזמנת לכנסת כמו שלכל אדם יש זכות להיכנס לוועדות הכנסת. לצערי, מאחר שהדיון כולו היה דיון שהתמודד בעיקר עם פרובוקציות, עם כל הכבוד, אותם אנשים לא השמיעו ולו הגה אחד קטן, בניגוד לראש עיריית בית-שמש, שטרח מתחילת הדיון רק להשמיע אמירות מתריסות ונהג בניגוד לכללי המשחק בכנסת. אני חושבת שמתוך כבודה של הכנסת ראוי לומר את האמת ולהציג את הדברים כהווייתם.

אדוני היושב-ראש, אני פונה אליך כאן בשני כובעים: יושב-ראש ועדת האתיקה ויושב-ראש הדיון הזה. כחברה בוועדת האתיקה, אנחנו מקבלים לא פעם תלונות על זה שידה של ועדת האתיקה קשה עם התנהגויות בוטות של חברי כנסת. נראה לי שהמכתב הזה, של נערה צעירה, בת 17, בשם תמר אייזנברג, משקף היטב את מה שהנוער קולט מאתנו, ואני חושבת שזה נכון גם לגבי דיונים בוועדות: יושב-ראש הכנסת,

שמי תמר אייזנברג, אני בת 17, אני לומדת בכיתה י"ב בירושלים. גדלתי בבית מלא ערכים, מלא חינוך לחיי מעורבות בעם ישראל ובמה שקורה במדינה. לימדו אותי תמיד לשאוף גבוה ולחלום רחוק, ובסופו של דבר לקחת חלק בבניין הארץ והמדינה ולהיות פעילה בתחומים המקדמים אותה.

כבוד יושב-ראש הכנסת, בטח תוכל להבין את התרגשותי כאשר הגענו לסיור בכנסת כחלק ממסגרת הלימודים. סוף-סוף, חשבתי לעצמי, אוכל לצפות מקרוב בחוד החנית של המדינה שלנו, באנשים שאני כל כך מעריכה את עבודתם. באותו יום שהגעתי, היה זה יום סוער בכנסת. היה זה יום שבו נערך הדיון על פרשת ספינת ה"מרמרה". ישבתי ביציע, התבוננתי בדריכות במנהיגי מדינתנו שאני כה מעריכה, והייתי בהלם, האם אלו מנהיגינו? כנערה חונכתי כל חיי לכבד כל אדם ודעותיו, גם אם הן שונות וחולקות. הייתי בהלם כשצפיתי בהתנהגותם של מנהיגי המדינה שלנו, שלא כיבדו את חבריהם, ואיך הם התנהגו כלפי האורחים.

כאשר כל ילד קטן מתחיל ללמוד בגן מחנכים אותו שלא מרביצים, לא מקללים, שמדברים יפה אחד לשני ומכבדים כל אדם כאשר הוא מדבר. כפי שציינתי, חלומי הוא להיות דמות חינוכית בעם ישראל, אך אני תוהה איך אתם מצפים ממני לחנך דור להתנהג בכבוד כאשר אתם בעצמכם אינכם מכבדים את חבריכם, כאשר אתם מתייחסים בזלזול מוחלט לאנשים היושבים לצדכם. כיצד מחנכים את העם לכבד אדם כאשר אנשים משכילים כחברי כנסת לא מסוגלים, אבקש משפט אחרון, כי זה הופך להיות נאום. הבנתי את הדקה הראשונה בשביל אייכלר, אבל זה כבר שלוש דקות בשביל, בסדר גמור. אני רק רוצה לומר שאותה בחורה מסכמת ואומרת את הדברים הבאים. היא פונה אל כל חברי הכנסת ואומרת במפורש: אנא, חברי הכנסת, כשאתם מדברים במליאה, ואני מוסיפה גם בוועדות הכנסת השונות, תדעו שאתם מודל לחינוך לדור צעיר שצופה בכם. ולכן, אני חושבת שמיותר לציין כמה חשיבות ואחריות יש להתבטאויות שיוצאות מהבית הזה, וגם לוועדת האתיקה שתמשיך בקו שאתה מוביל ולא תפחד להעניש חברי כנסת שלא יודעים להתנהג. תודה לחברת הכנסת ציפי חוטובלי. רבותי, חבר הכנסת חמד עמאר, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אני מבקש שתשתדלו להקפיד על הדקה. אם תחרגו טיפה אני לא, אדוני היושב-ראש, לפני כחודש הגשתי שאילתא לשר הפנים בנושא הריסת הרפת בירכא, והוא טען שזה לא בסמכותו והעביר את זה לשר המשפטים. גם אתה היית וניהלת, אני ניהלתי את הדיון באותו יום רביעי כאשר שר המשפטים השיב לך מעל הדוכן.

וגם הוא אמר שזה לא בסמכותו ולא באחריותו, ועד היום אני לא יודע למי לפנות ומי צריך לתת לי תשובה. לכן, עוד פעם אני פונה לנשיאות הכנסת להחליט מי צריך לתת לי את התשובה, מי אחראי להרס הרפת עם הבקר בפנים ביישוב ירכא. ואני רוצה להציג לחברי הכנסת את המצב העגום של התכנון והבנייה ביישוב ירכא. תוכנית מיתאר אושרה ביישוב ירכא בשנת 1985, כאשר היא הופקדה בשנות ה-70. זה אומר שמשנות ה-70 לא עשו שום שינוי ביכולת הבנייה של התושבים ולהרחבת שטח הבנייה ליישוב. ביישוב ירכא יש היום יותר מ-800 בתים מחוץ לתוכנית המיתאר, שנבנו ללא רשות. לא בנייה לא חוקית, אלא ללא רשות. בנייה ללא רשות, 800 בתים ביישוב ירכא. חלקות לחיילים משוחררים, אדוני היושב-ראש, חולקו ביישוב ירכא בשנת 2000. אנחנו היום בשנת 2012, ומאות חיילים השתחררו ביישוב ירכא.

אדוני היושב-ראש,

אני חושב שברור לחלוטין מי המשרד שצריך להשיב על הדבר הזה. אין שום קשר. אני חושב שנושא הריסה, כל תכנון ובנייה, שייך למשרד הפנים. אני חושב שהמשרד שאמור להשיב על הדבר הזה זה משרד הפנים, אבל אני אעביר את זה תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת מסעוד גנאים.

אחריו, חבר הכנסת דב חנין, השואל. אדוני היושב-ראש, ביום הזה מציינים את יום זכויות בעלי-החיים, וביום הזה אני חושב שצריכים להודות שאנחנו בני-האדם השחתנו את הטבע וקלקלנו את חוקי הטבע. במעשה ידינו הבאנו אסון על הטבע ועל בעלי-החיים, במיוחד בקשר להתחממות כדור-הארץ. הלווייתנים מתאבדים, הציפורים התבלבלו בנדידתן. לפי מחקר, היונקים מתכווצים ומאבדים את משקלם. אבל הדבר הנורא מכול שקראתי עליו בעיתון "הארץ" זה שהציפורים לא מסתפקות בלהזדווג עם בן-זוג אחד אלא מזדווגות עם כמה בני-זוג, זאת אומרת, הן איבדו את הנאמנות שלהן לבן-זוג אחד. דרדרנו אותן לזנות, אדוני היושב-ראש, ועל זה אלוהים לא יסלח לנו. תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. אני רק רוצה להעיר הערה קטנה לפני שנמשיך בנאומים בני דקה. בהקראת שמות חברי המשלחת מארצות-הברית נעלמה מעיני נוכחותו של פרופסור דוד אלמליח, שהוא בעצם האיש החשוב במשלחת הזאת. אני מברך אותך עם כל המשלחת. עלו והצליחו. חבר הכנסת דב חנין,

תודה, אדוני היושב-ראש. הנה עדות שהגיעה לידי בעניין של הפגנה משותפת פלסטינית-ישראלית שהתקיימה בחברון ביום שישי למען פתיחת רחוב השוהדא. אחרי שכוחות הביטחון שם התחילו לתקוף את המפגינים בגז מדמיע ובבואש, רוב המפגינים התרחקו במעלה הרחוב משורת החיילים שחסמה אותו. כמה אנשים ניגשו אל המפגינים וביקשו שהם יזוזו בבקשה הצדה ויפנו מקום לעבור, כי יש שם הלוויה. סתם מוות, לא קשור לכיבוש, סתם מוות של אחד השכנים. המפגינים נעמדו בצדי הרחוב כדי לאפשר לחבורה שנשאה את גופת המת על מנשא מעץ לעבור. הם ראו שהחיילים מתחילים להיערך. האבלים היססו מה לעשות, נופפו בידיהם לחיילים, צעקו והסבירו, ואז התקדמו קצת. הצבא ניצל את ההזדמנות. מטחי גז מדמיע נורו על האבלים ועל המפגינים והפעילו גם את הבואש, שפגע גם באבלים וגם בגופה העטופה בשמיכה. לחבורה הקטנה הנושאת את המת לא אפשרו לעבור. אדוני, כך נראה הכיבוש בחברון. שר החינוך לוקח את התלמידים לראות. אולי כדאי שיראו גם את התמונות הקשות האלה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ואחריו, חבר הכנסת אריה אלדד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פרשת השבוע שלנו היא פרשת תצוה, והשבת אנחנו נקרא גם את פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק". בהזדמנות הזאת שמזכירים את חברון, הייתי יכול להזכיר שמות רבים של נרצחים, וש-97% מהעיר הם אפרטהייד ליהודים. יהודים, אסור להם להיכנס ל-97% מהעיר. רק אזכיר את שלהבת פס, ילדה בת שנה שנורתה על-ידי אחד מחבריהם של המעוז הקדמי של האויב. נורתה בראשה. בפרשת השבוע שנקרא, בעצם בפרשת זכור, נקרא: "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים". המצווה לזכור את עמלק היא לעולמים, כי הרצון להשמיד את עם ישראל,

לא הופסק אף פעם. הוא לבש צורה ופשט צורה, הוא לבש צורה ופשט צורה. ואנחנו נקרא בשבוע הבא את רצונו של המן, שהוא לא היחיד, יש המן בכל דור ודור, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים. כך היה בחברון בתרפ"ט: נער וזקן, טף ונשים נשחטו, נשרפו, נאנסו, איבריהם נחתכו, כדי להשמיד את כל היהודים. אלו חבריו של חבר הכנסת דב חנין, ששחטו נשים וילדים, והם רוצים גם היום לעשות את זה, ואחר כך מספרים סיפורים על אפרטהייד וכו'. לכן צריך לזכור, לזכור תמיד, מי האויבים שלנו, כדי שחס ושלום לא ניפול ברשת המתקתקה שלהם.

תודה לחבר הכנסת בן-ארי. יעלה חבר הכנסת אריה אלדד. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אתמול התקיים במרכז מורשת מנחם בגין ערב מרגש מאוד לציון 20 שנה לפטירתו של ראש הממשלה מנחם בגין. נהוג אצלנו ש"אחרי מות קדושים אמור", ולכן לא היו באותו ערב אזכורים רבים מדי של העקירה והגירוש של מתיישבי צפון סיני, ואופירה, ונביעות, ודי-זהב. אבל אחרי הצהריים שמענו את בנו, ייבדל לחיים ארוכים, השר בני בגין, מדבר על פשרת מגרון, והיה נדמה לי שיש איזשהו קו אופי משפחתי כמעט שמקל ראש בעקירה ובהריסה, משום שמשפט אחד באותו הסכם פשרת מגרון הוא בלתי נסבל מבחינת המתיישבים, וגם מבחינת כל מי שתומך בהתיישבות. אם אכן מדובר באדמות נפקדים, ואין סיבה משפטית להרוס את הבתים שהוקמו על השטחים הללו, אין שום צורך להתעקש על תוספת המשפט שלאחר בניין יישוב הקבע ייהרסו המבנים. יש להתיר את זה לבית-משפט השלום או לבית-המשפט המחוזי.

תודה לחבר הכנסת אריה אלדד. יעלה חבר הכנסת כרמל שאמה, ואחריו, חבר הכנסת שכיב שנאן. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, היום פורסמה, אדוני היושב-ראש, באחד מהאתרים הכלכליים התבטאות של הפרשן הכלכלי שלמה מעוז, שפוטר לאחרונה מ"אקסלנס", בעניין השיא החדש במחירי הדלק. הוא אמר שהוא לא מבין מה הצעקה, על מה הבכי, על מה הנהי, אז אנשים יצטרכו או להוציא טיפה יותר כסף,

לוותר על נסיעה ברכב, להשתמש בתחבורה הציבורית המפוארת והמפותחת של מדינת ישראל, אבל קשה לבוא בטענות. אני חושב שקשה אולי למי שמרוויח ורק פיצויי הפיטורים שלו היו כמה מיליונים, והוא באמת לא רגיש כנראה לדלק ב-5 שקלים, 6 שקלים, 7 שקלים, 8 שקלים, 9 שקלים, 10 שקלים. בשביל אנשים עם הכנסות כאלה זה להעביר את כרטיס הפלסטיק. הם בכלל לא שמים לב כמה עבר, ושימשיכו, ויהיו עשירים, ויבורכו. אני מקווה שראש הממשלה, שאתמול ישבתי אתו בעניין הזה, יגלה, כמו בפעמים קודמות, בניגוד לציפיות ממנו, ולאכזבת האופוזיציה, שלמרות שהוא יושב בכיסא ראש הממשלה, ומוקף תמיד יועצים ומאבטחים, ועוסק בדברים שברומו של עולם, עם מנהיגי עולם ועם הצרות של עם ישראל, יגלה את הרגישות פעם נוספת וימצא פתרון מחוץ לקופסה, יצירתי, כי אנחנו חייבים זאת לציבור.

מסכים לכל מלה של חבר הכנסת כרמל שאמה, יושב-ראש ועדת הכלכלה. אתה צודק לחלוטין. חבר הכנסת שכיב שנאן, ואחריו, חבר הכנסת דניאל בן-סימון. דני לפניו, איך אתה, מה זה האפליה הזאת? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ביום חמישי שעבר ביקרתי באקראי במרפאות החוץ של בית-החולים הממשלתי "נהרייה", ופגשתי שם זוג זקנים תושבי העיר, מר שמעון אזרזר ורעייתו, שהיו אמורים לשלם סכום כסף קטן עבור שירות שקיבלו במרפאת הריאות. נדהמתי כשהם ניגשו וניסו לשלם בכרטיס אשראי שהפקידה אומרת להם שלא נהוג לקבל כרטיס אשראי בבתי-חולים. האיש נאלץ לעזוב את המקום, לנסוע לחפש כספומט בשביל למשוך את הסכום הקטן של 100 שקלים כדי לשלם לאותה פקידה עבור השירות שהוא קיבל. אני רוצה לשאול את סגן השר ליצמן מדוע מצב כזה בכלל קיים. הרי כרטיס אשראי זה אמצעי תשלום מקובל בכל מקום בעולם. אפילו אפשר להשתמש בו ברמה בין-לאומית. איך יכול להיות שבבתי-חולים ממשלתיים, שאמורים להיות המתקדמים ביותר שיש, אמצעי כזה, נעדרת יכולת השימוש בו? אני מבקש שהדבר הזה יתוקן במהרה ושאפשרות התשלום בכרטיס אשראי בבתי-חולים תהפוך להיות דבר זמין, מקובל, ואמצעי שאדם יכול להשתמש בו.

תודה לחבר הכנסת שכיב שנאן. חבר הכנסת דניאל בן-סימון, ואחריו, חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני חושב, מה קרה? לפעמים יהודי קודם לערבי, לפעמים ערבי קודם ליהודי. הפעם, יהודי קודם לערבי. דרך אגב, אתה הגעת לפניו לפה וביקשת לפניו.

לא, הכול בידידות פה. אני בעד שתיתן לו לפני, כי הוא יותר מבוגר ממני. אבל אתן לך יותר מדקה, בשבילך. אנחנו בעד, כן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני חושב שאתה, אדוני היושב-ראש, כמי שמתגורר בצפון, תבין ואולי תסכים למה שאומר. שגגה יצאה מהמדינה בשנות ה-50 כשהקימה את ערי הפיתוח. היא הקימה אותן סביב מפעל אחד או שניים, לרוב מפעל שלא דרש תחכום יתר. בדרום סביב הטקסטיל, ובחצור-הגלילית סביב מפעל אחד, של אנשים קשי יום וקשי לילה, שעובדים סביב המכונות האלה במראה שנוגע ללב. מאז שאני בכנסת, בשלוש השנים האחרונות, זו הפעם הרביעית שמתחוללת דרמה אנושית יוצאת דופן סביב האנשים האלה, שחייהם תלויים במפעל הזה. מפעל אחד ליישוב שלם, בעוד שיש ערים שיש להן מאות ואלפי מפעלים. והנה, במקום אחד, שבו המפעל הזה נקלע לקשיים, היישוב כולו קורס. זה היה בשנות ה-50, זה קרה בדרום. לכן אני אומר שיכול להיות, ואני אומר את זה ברגישות המקסימלית, יכול להיות שצריך לשנות כיוון. נמצא פה יושב-ראש ועדת הכלכלה כרמל שאמה, שמילא תפקיד חשוב, הכהן, הכהן. הכהן. בהשארת המפעל. אבל יכול להיות שכדי לרפא צריך לכרות לפעמים איבר. אתה חייב לחשוב על הדור הבא בחצור-הגלילית, כמו שחשבת בקריית-גת וכמו שחשבת ביוקנעם. במותו "סולתם" ציווה את הקמת הקריה הטכנולוגית, אותו דבר בקריית-גת עם "אינטל". יכול להיות שהחברים שלי מחצור-הגלילית יצטרכו לחשוב חשיבה נוספת כדי להתנתק מהתלות הזאת.

אני חושב האם המסר עבר?

המסר עבר לחלוטין. אוקיי, אז אם כך, הפסקת אותי. הזמן זה כמו הצעה לסדר-היום. האמת שהיית צריך לבוא לדוכן, כי זה כמו הצעה לסדר-יום. סליחה שהארכתי. יריב לוין, המסר עבר? תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. יעלה חבר הכנסת יריב לוין, יושב-ראש ועדת הכנסת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני מקווה שזה לא יהיה על חשבון הזמן שלי, אני רוצה להעיר שכמדומני אין כאן שר, ואני חושב שזה לא בסדר. אדוני צודק לחלוטין. זה גם נוגד את התקנון. אני מצטער שאני מפסיק אותך, אבל אני אומר לסגן המזכירה לדאוג ששר יגיע לכאן. אם לא, אני אנעל את הישיבה, רבותי. כבר עשיתי את זה פעם, ואני לא רוצה לנעול את הישיבה, כי יש לנו סדר-יום מאוד חשוב. אני מבקש שהשר שאמור להגיע לפה, שיגיע. תודה, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת. תודה, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, היום סיימה את כהונתה נשיאת בית-המשפט העליון דורית בייניש. אני מוכרח לומר שהיא בוודאי פעלה כמיטב אמונתה והשקפת עולמה, אלא שאמונתה והשקפת עולמה אינן נחלתו של רוב הציבור, כפי שהדברים באים לידי ביטוי בבית הזה. לצערי הרב, כהונתה של הנשיאה בייניש, כמו גם פסיקותיה, אופיינו בניסיון, בעיני פסול מיסודו ואנטי-דמוקרטי, להכתיב את ערכיה של קבוצת מיעוט שאיננה זוכה לרוב בבית הזה באמצעות כלים משפטיים כביכול. בד בבד, לצערי שוב, לא השכילה נשיאת בית-המשפט העליון לתת את ידה לשורה של מהלכים חשובים שניסינו לקדם ושתכליתם היתה יצירת הרבה יותר שקיפות בתהליך בחירת השופטים, גיוון של הרכב השופטים, שבירת השיטה של חבר מביא חבר ועוד שורה ארוכה של תהליכים, שהם בעיני חיוניים. אדוני היושב-ראש, אנחנו נאחל,

הצלחה לכבוד השופט גרוניס, הנשיא הנכנס, ואני מקווה שאנחנו כאן בכנסת לא נירתע מלמלא את תפקידנו ושליחותנו ולהוביל שינויים של ממש גם בתהליכי בחירת השופטים, גם בתחימת קווי הפרדת הרשויות, גם בקביעת ערכי היסוד, בדרך שתשקף את רצונו האמיתי של הציבור. תודה לחבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, סגן יושב-ראש הכנסת. תודה, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה לקבל בברכה משלחת של לוחמים מכפר עארה, שרוצים להפריד את הכפר שלהם מערערה. הם נמצאים אתנו ביציע, אנחנו מקבלים אותם בברכה. לאותו עניין שחבר הכנסת יריב לוין נגע, אדוני היושב-ראש, על בית-המשפט העליון ואנחנו. החברה הישראלית נפרדה מנשיאת בית-המשפט העליון, כבוד הנשיאה דורית בייניש. אני רוצה קודם כול לחזק את ידה בכל מה שהיא עשתה למען שלטון החוק בישראל. כמו כן, אני רוצה לומר לה יישר כוח על ההחלטה הכי חשובה בעיני, שביטלה את ההפרטה של בתי-הסוהר. זה היה צעד אמיץ, החלטה מושכלת, שהזכירה לבעלי ההון ולטייקונים ולכל מי שרוצה להשתלט על החברה הישראלית ולהפריט אותה, בתפיסה כלכלית של ראש הממשלה וחבריו, שעד כאן. בעיני זו היתה ההחלטה החברתית הכי חשובה בחיי בית-המשפט העליון. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת גאלב מג'אדלה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, גם היא סגנית יושב-ראש הכנסת, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. רציתי להעלות נושא שאני חושבת שאסור שהוא ירד מסדר-היום שלנו; זה נושא שנדון היום גם בעקבות בקשה לדיון מהיר שלי ושל דב חנין בוועדת הכלכלה, כל הנושא של הדיור הציבורי. מפעם לפעם אתה מרים אבן ואתה מגלה שהקטסטרופות למטה חוגגות. הדיון היום היה על 260 מיליון שקלים שנמצאים בקופת "חלמיש", שהיתה אמורה להיות חברה משכנת, ובמבצעי המכר מכרה דירות אך לא הפנתה שקל, לפחות לא מה-260 מיליון הללו, למלאי של הדיור הציבורי, וגם לא העבירה את הכסף, צריך להגיד, לרשויות. מה שאומר: לא הגיע, לא למשרד השיכון, בוודאי לא לאותם זכאים, האוכלוסייה החלשה ביותר של מדינת ישראל, שקורת גג אפילו בשבילה זה איזשהו חלום ורוד. הכסף הזה הוא שלהם, הכסף הזה, המדינה ייעדה אותו להם. ואנחנו מגלים שעכשיו, כשהאוצר מבקש את הכסף, פתאום לחברת "חלמיש" יש כל מיני פתרונות. אומרים: תנו לנו למכור נדל"ן, במקום למכור את הנדל"ן עכשיו נבנה דיור. בקיצור, יש גם מלחמות כמה הם יעבירו וכמה לא. אנחנו מדברים על תספורות לטייקונים? יכול להיות שפה תהיה תספורת מאוד מאוד רצינית, כי חלק מההסדר שהם מוכנים לקחת זה להעביר 100 מיליון, אבל שיוותרו להם על 160 מיליון. אני שואלת: מאיפה הקטסטרופה הזו?

כולנו יודעים מה קורה בשוק הדיור, אנחנו יודעים שהוחמרו הקריטריונים כי אין מספיק דירות, והמאבק שלנו עכשיו, לא משנה באיזו מסגרת, אבל שהכסף הזה יהיה צבוע לאותם אנשים שמגיע להם, שהמדינה ייעדה את הכסף הזה להם. אסור לנו לעבור על זה לסדר-היום ואסור לנו לתת לאותם אנשים באוכלוסייה הזו להרגיש שהם הופקרו מכל הכיוונים.

תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.

זו הפעם השנייה שאני מנהל דיון כשאין פה שר. אני כבר מגיע להצעת חוק ששר צריך להשיב עליה, ומה שאומרים לי, שאני אקרא את התשובה במקום השר. שמעתם דבר כזה? אני מצטער, אני מודיע לכם. אני נועל את הדיון. אבל אדוני פוגע בנו. רבותי, תאמינו לי, יש לי נאום, אני יכול להקריא אותו, בקשר לנושא שעומד על סדר-היום. רבותי, אני לא יכול להמשיך את הדיון, עם כל הכבוד. משעה 16:00 הערתי, זו פעם שנייה שאין שר. שר צריך להשיב על הצעת חוק שאתה תעלה אותה תיכף, ידידי חבר הכנסת איתן כבל.

אדוני היושב-ראש, צער בעלי-חיים,

בוודאי, בוודאי. בלי שום קשר צריך להיות פה שר תורן. זו לא פעם ראשונה. רבותי, מישהו צריך להבין. אם יש זלזול של הממשלה, לו זו היתה ממשלה קטנה, אני רוצה להגיד, אני בקואליציה, לו זו היתה ממשלה של 20 שרים, 18 שרים, הייתי מבין. אבל יש 30 שרים, יש תורנות ביניהם. פעם בכמה חודשים יוצא לשר להיות תורן. לא יכול להיות ששר לא יגיע לפה. אם הוא ייכנס אני לא אנעל את הדיון. הנה, נכנס. אדוני השר. רבותי, יש לי נאום, לפני שאנחנו מתחילים את סדר-היום, בנושא ציון יום זכויות בעלי-החיים.

אדוני שר התחבורה, אני שמח שהגעת, כי הייתי כפסע לפני נעילת הישיבה. גם שרת החקלאות צריכה להיות פה כדי להשיב על הצעת החוק. רבותי, צריך את הדבר הזה, אני אומר את זה למזכירות הכנסת, להעביר את זה לממשלה. לא יכול להיות שחצי שעה לא יושב פה שר. העניינים צריכים להיות ברורים. אחרי כן דברים נאמרים כלפינו בצורה לא, אפילו הייתי אומר, בוטה, לפעמים. שרים, רבותי חברי הכנסת, מכובדי, הדיון בנושא זכויות בעלי-החיים הוא דיון חדש באופן יחסי בעולם הפוליטי שלנו. אנו רגילים לעסוק בשיח הליברלי של זכויות הנוגע לזכויות האזרח והאדם. אנו מרבים לעסוק במחלוקות הנוגעות לזכות, לתרבות ולזהות, בזכות של המיעוט להגן על עצמו מפני הרוב ובזכותו של הרוב להגן על עצמו מפני המיעוט.

לדיון בזכותם של אלה החיים לצדנו, המשרתים אותנו ואת הרגלי הצריכה שלנו, אלה הנתונים באופן מוחלט לחסדנו, לעניין זה איננו נותנים את הדעת.

שהדיון בזכויותיהם של בעלי-החיים כבול במסגרת ארגונים המתמחים בשמירה על בעלי-חיים ואינו מצליח לפרוץ לתודעה הציבורית ולהעפיל לסדר-היום הציבורי, איננה מעידה על שוליותו של הנושא, כי אם על כברת הדרך שעלינו לעבור על מנת לתקן את הדרוש תיקון. לא פעם אני מרגיש כי בציווי שנצטווה בו האדם הראשון, "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ", אנו עושים למעשה שימוש ציני ומרושע, נבלים ברשות התורה, אם תרצו. תנאי הכליאה של תרנגולות, בעלי-חיים, שאינן יכולות להזיז את כנפיהן, ההשלכה של אפרוחים מיותרים כלכלית לשקיות האשפה, מושלכים לשקיות האשפה, פיטום אווזים ופרות ועוד, כל אלה מעידים על אנושיות שאיבדה את הרגישות. החשיבה שלנו במונחים של יעילות כלכלית ושיכרון הכוח והגדלות של האדם החושב על פני החי, הביאה אותנו לאטימות רגשית טוטלית, ובמידה רבה הם העבירו אותנו על דעתנו המוסרית.

תרנגולים ואפרוחים, פרות ועגלים, כבשים ועזים, אומנם אינם כותבים ספרים ואינם הוגים דעות, אך אין צורך בתבונה מיוחדת כדי להבין כי הם בהחלט מרגישים ובהחלט גם סובלים. בעידן של תרבות הצריכה, כל מי שאינו יכול להגן על עצמו הופך לחסר זכות, לכר פורה לניצול עד תום. אני מקווה שממרחק של כמה שנים, העידן הנוכחי, שבו מדינת ישראל אינה יכולה להתגאות בחקיקה הומנית כלפי בעלי-חיים, ייראה כתקופה פרימיטיבית-משהו, תקופה ששמחנו להשאיר מאחורינו. אחד הציוויים הגדולים שיש לנו בתורה זה צער בעלי-חיים, רבותי, אדם צריך, אפילו על העץ אנחנו אומרים: "כי האדם עץ השדה". ההשוואה הזאת לא סתם נאמרת. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, סמכויות פיקוח), התש"ע 2009, של חבר הכנסת איתן כבל,

לדיון מוקדם, לקריאה טרומית. חבר הכנסת איתן כבל, רשות הדיבור שלך. מי שיענה הוא שר התחבורה, שפעם היה גם שר החקלאות, אז הוא מכיר את הדברים. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, שפתיים יישקו. אתה חבר אישי שלי, אבל אתה גם לולן, ואתה יודע באמת, מכיר את הדברים האלה מקרוב. אתה יודע כמה אני דוחף את הרפורמה כנגד כל אלה שאני מתעמת אתם באזור שלי. אני יודע ואני מכיר את הדברים האלה מקרוב. בסוף הרפורמה בראש ובראשונה תהיה טובה לא רק לבעלי-החיים, אלא גם לבני-האדם אשר מגדלים את בעלי-החיים האלה. אדוני היושב-ראש, היום חגגנו כאן בכנסת את יום זכויות בעלי-החיים. לי יש הזכות, בקדנציה הזאת, להיות יושב-ראש השדולה, ולצדי, מכל סיעות הבית, מכל סיעות הבית, בנושא הזה אין קואליציה, אין אופוזיציה. כנסת ישראל הנוכחית, יותר מכל כנסת אחרת, ואני אומר זאת בצורה מוחלטת, נרתמה כפי שאף כנסת לפניה לא נרתמה לנושא זכויות בעלי-החיים. מימין ומשמאל, ללא הבדלי דת, חברי הכנסת בשדולה נותנים כתף. באמת, יצאה לי הזכות להוביל, יחד עם חברי השדולה, שחלקם נמצאים כאן, ניצן הורוביץ, דב חנין, חבר הכנסת גנאים וחברים נוספים שלא נמצאים כאן, וכמובן אדוני וזבולון אורלב,

ועוד חבורה טובה ומכובדת, יואל חסון, שהביא לי את השרביט מהקדנציה הקודמת, שעושים כאן באמת מהפכה. המהפכה היא בראש ובראשונה בחקיקה, בהעלאת הנושאים על סדר-היום הציבורי, ולאט לאט להוביל שינוי תפיסתי, שינוי בחינוך. נמצאת כאן קבוצה, שחלקם היו כל היום בדיונים בוועדות, היו שותפים לדיונים בוועדות. גם היום הזה קיימנו בוועדת החינוך דיון חשוב,

נאבקים נגד התופעה שפשטה בחברה הישראלית: ההתעללות והאכזריות כלפי בעלי-החיים סתם כך. בוועדת הכלכלה דנו בהצעת חוק שלי, ששותפים לה החברים שהזכרתי קודם, כמעט כל חברי השדולה, דב, ניצן ואחרים,

אתה רוצה להעביר חוקים, אין לך ברירה אלא להצטרף אלינו.

הגדרנו נושא שאני מודה שהוא לא כל כך פשוט, עיקור וסירוס, גם מבחינת ההלכה, אבל כבר הגדרנו שבתקנות נדע לתת את המענים גם לשאלות האלה. חוק חשוב מאוד שבו, אולי כך נציל ונחסוך ייסורים מעשרות אלפי כלבים שמומתים מדי שנה

אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות לחברתי שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד, שבאמת מעת כניסתה לתפקיד, וגם קודם, תמיד היתה ידידה וחברה נאמנה לכל הנושאים הנוגעים לזכויות בעלי-החיים. דלתה פתוחה לפנינו לא רק בלשון המליצה אלא במעשים, אדוני. אחד הדברים המרכזיים שהיא עוסקת בהם, ודיברת על זה, זה הרפורמה בענף הלול. היא באמת קשובה, מאוד אפילו, הן לצרכים של החקלאים והן לצרכים של שמירה על בעלי-החיים. אדוני היושב-ראש, אני מביא היום לקריאה טרומית הצעת חוק שאני מודה שלא האמנתי שוועדת השרים תעביר אותה. חברת הכנסת לוי אבקסיס, תיכף אני אענה גם להוא שאת מדברת אתו. עד פה אני שומע. למה אתה, לא, תשמע, כשמגיע, צריך להגיד את התודה. ואני יודע שגם זה עבר ברוב ברור. הצעת החוק הזו, הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון,

שחתומים עליה איתן כבל, אורי אריאל, דב חנין, ניצן הורוביץ, זבולון אורלב, יואל חסון, מכל סיעות הבית. זאת הצעת חוק שהיא גדולה מסך חלקיה במובן הזה שיש פה שינוי תפיסה, כניסה לחצרות זה לא עניין של מה בכך. עד לפני זמן לא רב, כשדיברנו על האפשרות, כשמישהו חושב או יודע שמתקיימת התעללות בחצר של מאן דהוא, אסור היה, בשם שמירה על זכויות הפרט. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, קולך נשמע עד לכאן. קול ברמה נשמע. ולכן, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו באה להסדיר את הנושא הזה, וברשותכם, אומר כמה מלים, בקצרה, על העניין. יש לך עוד שתי דקות,

אתה יודע, כתוב שם: "כאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ". כך יהיה מולי בכל העניינים הנוגעים להסתדרות.

כאשר יענו אותי, כן ארבה וכן אפרוץ.

אני אדם מאמין. הצעת החוק בעצם באה להרחיב את סמכויות הפיקוח של המפקחים הממונים בחוק, כך שיאופשר להם לדרוש מכל אדם מסירת שם והצגת תעודת זהות, וכן מסירת ידיעה או מסמך שיבטיחו או יקלו את ביצוע הוראות החוק, לערוך בדיקות, להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה, וכיוצא בזה, להיכנס לכל מקום שאינו מקום מגורים, ולהיכנס למקום מגורים לפי צו בית-משפט.

מוצע שכאשר מתעורר חשד לביצוע עבירה, יהיו רשאים המפקחים לחקור כל אדם הקשור לעבירה, לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה ולבקש צו חיפוש מבית-המשפט. הכול בכפוף לדין הכללי. כמו כן, מוצע לאפשר למפקחים לעכב אדם שמסרב לענות לדרישותיהם על-פי סמכותם, עד לבואו של שוטר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, זה לא עניין של מה בכך. ואני רוצה באמת להודות לוועדת השרים, שידעה, אני מניח, גם בתמיכת משרד המשפטים, שתמיד עמד על רגליו האחוריות כשזה הגיע לנושאים האלה, וצריך לדעת להגיד תודה בעניין הזה.

היום הזה, אנחנו מסיימים אותו עם כמה הצעות חוק. זאת אומרת, זה לא עניין של מה בכך. בדרך כלל, חברי חברי הכנסת,

ניצן ואחרים, אתם יודעים שבימים שמארגנים אי-אפשר להעביר הצעות חוק. ולשמחתי, זכות נפלה בחלקנו שאנחנו היום מצליחים לקיים את הדיונים במליאה ומביאים ארבע הצעות חוק לקריאה טרומית, וזה יבול יפה. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת איתן כבל. ישיב בשם שרת החקלאות, שר התחבורה, השר ישראל כץ. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) הצעת החוק שלפנינו מבקשת להרחיב את סמכויות הפיקוח בנושא צער בעלי-חיים באופן שיאפשר אכיפה איכותית ויעילה יותר מהמצב הקיים כיום. בין היתר, מוצע לאפשר לממונה או למפקח לדרוש מכל אדם למסור את שמו, תעודת זהות שברשותו, וכן למסור ידיעה או מסמך שיבטיחו או יקלו על ביצוע הוראות החוק. עוד מוצע לאפשר לממונה או למפקח להיכנס לכל מקום שאיננו מקום מגורים, ואף להרחיב את סמכויות החקירה והתפיסה בכפוף לקבוע בדין הכללי ולעכב אדם שמסרב להיענות לדרישות אלה עד לבואו של שוטר. מדובר בהשוואת סמכויות הכניסה לצורכי פיקוח בנושא צער בעלי-חיים לסמכויות דומות שקיימות במשרד החקלאות בנושאים אחרים, כדוגמת סמכויות הכניסה ללולים ופיקוח על ייצוא בעלי-חיים ותוצרת חקלאית. התיקון המבורך יעניק למפקחים ארגז כלים משופר לאכיפת הוראות החוק וייצור מציאות שתאפשר הגנה טובה יותר על בעלי-החיים ורווחתם. יחד עם זאת, חלק מהסמכויות המוקנות בתיקון קיימות בחוקים אחרים, ולכן יש מקום לציין שתמיכת הממשלה כפופה לתיאום עם המשרדים הרלוונטיים. תודה לשר התחבורה, השר ישראל כץ. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, סמכויות פיקוח), התש"ע 2009, של חבר הכנסת איתן כבל, הצבעה בקריאה טרומית. רבותי, מי בעד? מי

חבר הכנסת נסים זאב, לא באמצע הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים)

לדיון מוקדם בוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. תשעה בעד, רבותי, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת

שאין להם קול, וכמו שחבר הכנסת זאב גם הבהיר בפנינו, אין להם זכות הצבעה, לא יכולים להגן על עצמם,

והאחריות להגנתם, האחריות למניעת צער וכאב שלהם, מוטלת עלינו. לכן חשוב מאוד היום הזה, שהוא יום של פעילות שהתחילה בוועדות בבוקר ומסתיימת במליאת הכנסת עכשיו, בשעות אחרי-הצהריים. פגיעות בבעלי-חיים, עמיתי חברי הכנסת, מתחלקות לשני סוגים. ישנן פגיעות שיסודן אינטרסים,

הפגיעות בתרנגולות שנמצאות בלולים בלתי אפשריים, או בבעלי-חיים שמוחזקים לצורך מאכל בתנאים בלתי ראויים. והפגיעות האלה, פגיעות שצריך לצמצם אותן ולתחום אותן ככל הניתן, במאבק שהוא מאבק לא פשוט, מול אינטרסים כלכליים שהם לעתים מורכבים ולעתים רבי-עוצמה. אדוני היושב-ראש, אנחנו שותפים יחד לדילמה שמלווה את הכנסת הרבה זמן בעניין הרפורמה בענף הלול. ואנחנו מנסים לקדם, וזה האתגר, לקדם מהלך שגם ייטיב עם בעלי-החיים, עם התרנגולות בלול, אבל גם ייטיב עם המגדלים, עם בני-האדם, שמוציאים מהענף הזה את פרנסתם. אנחנו עוסקים, כפי שאדוני היושב-ראש יודע היטב, באנשים שנמצאים בפריפריה הרחוקה, בדרך כלל בצפון הארץ, ובקושי רב מצליחים להוציא פרנסה מהלולים האלה. זה אתגר לא פשוט, האתגר הזה של השילוב בין הגנה על בעלי-החיים לבין יכולתם של אנשים להתפרנס בכבוד.

המאבק האחד הוא מאבק מול אינטרסים, לפעמים אינטרסים לגיטימיים, לפעמים אינטרסים לא לגיטימיים, של בעלי הון מסוגים שונים, שמעוניינים פשוט לעשות רווחים ושמבחינתם העלויות של הגנת בעלי-החיים הן עלויות מיותרות. הבעיה השנייה היא פגיעה בבעלי-חיים שיסודה לא באינטרסים אלא בקלקול תרבותי או במשבר ערכי. אלה הן בעיות רווחות, רווחות מדי, בחברה שלנו. אנחנו שומעים יותר ויותר, למרבה הצער, על מקרים של התעללות בבעלי-חיים, והתעללות כזאת היא התעללות שנובעת באמת מתוך חוסר ערכים, מתוך משבר, מתוך ריקנות,

בעיה חברתית, והיא משקפת בסופו של דבר את מצבה של החברה שלנו. לכן החוקים שאנחנו מקדמים הם חוקים כל כך חשובים. אנחנו מקדמים היום ארבעה חוקים. אדוני היושב-ראש, אני משתדל להעביר בכל שבוע חוק אחד בכנסת. בוא תנסה לחשוב. איך היית עושה בדקה, מהמקום, בהנמקה? בהנמקה מהמקום זה, לי אמרו עשר דקות אז אני נערכתי לעשר דקות. אני נתתי לך. לא, זה גם מה שהמזכירות הודיעה לי. כתוב: הנמקה מהמקום.

אבל המזכירות שאלה אותי כמה זמן, בכל מקרה, אתה תדבר, אמרתי למה. תודה, אדוני, אני באמת מעריך את זה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שזה באמת רגע משמח לכולנו, לחברי השדולה למען בעלי-החיים בכנסת, בראשות חברי חבר הכנסת כבל, שהצלחנו באמת הפעם לעשות גם את החלק של המליאה ביום הזה לחלק מאוד אופרטיבי של עשייה. לא רק הכרזות ונאומים חגיגיים למען בעלי-חיים, אלא דיבור של הכנסת בכלי שבו הכנסת צריכה לדבר, וזה חקיקה. אני מברך על כך. אני חושב שזה הישג מרשים ביותר. אני מתקשה להיזכר בימים נושאיים לאורך השנים האחרונות, בנושאים שונים, שבהם היה הישג כל כך משמעותי,

באמת הרבה הערכה לעבודה שנעשתה כאן. אני גם שמח שיש לי הזכות להיות שותף עם חברי בכל אחד מארבעת החוקים האלה: בחוק שחבר הכנסת כבל נימק אותו קודם ושאנחנו שותפים, יחד עם חבר הכנסת כבל ואני גם חברנו אורי אריאל, חוק סמכויות הפיקוח, החוק שינמק אותו חברנו נסים זאב בעניין חינוך למניעת צער בעלי-חיים, שיחד אתנו שותפים בו גם חברי הכנסת איתן כבל,

עתניאל שנלר, יואל חסון, אברהם מיכאלי ומשה מוץ מטלון, החוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי-חיים), שאני שותף בו יחד עם חברתי עינת וילף וכמובן חברנו איתן כבל. אני בא לנמק, אדוני היושב-ראש, הצעת חוק שעוסקת בהסדרת עיסוקים הנוגעים לבעלי-חיים. זאת הצעת חוק משותפת שלי ושל חברי חבר הכנסת ניצן הורוביץ. הצעת החוק הזאת היא מאוד מאוד חשובה ומאוד מעשית.

אדוני היושב-ראש, במנגנון שיאפשר לשר הממונה לקבוע תנאים והגבלות בנוגע לעיסוקים הנוגעים לבעלי-חיים. בעצם החוק הזה מגדיר מחדש את התנאים שנוגעים לבעלי-חיים בשורה של תחומים. קודם כול, החזקה של בעלי-חיים. השר יצטרך לקבוע תנאי החזקה של בעלי-חיים, לרבות החזקה של בעלי-חיים בחנויות לחיות מחמד, ובין היתר הוא רשאי לקבוע הוראות להסדרת העיסוק בהחזקת בעלי-חיים והטיפול בהם, לרבות קביעת הכשרה ורישוי נדרשים. זה תחום אחד, התחום של ההחזקה. התחום השני הוא התחום של ההובלה. השר יקבע תנאים להובלה של בעלי-חיים, ויהיה רשאי במסגרת הזאת לקבוע גם הוראות להסדרת העיסוק בהובלת בעלי-חיים, לרבות קביעת הכשרה ורישוי נדרשים. השר יהיה רשאי לקבוע הוראות לגבי אופן המתת בעלי-חיים.

אנחנו מדברים על המתת בעלי-חיים למעט המתת בעלי-חיים הנעשית לצורכי מאכל. זה תחום, אדוני היושב-ראש, מאוד מאוד רגיש וייחודי, שאנחנו לא מטפלים בו בחוק הזה. זה תחום שגם קשור לשאלות של דת ומדינה, אנחנו לא עוסקים בסוגיה הזאת. אבל המתת בעלי-חיים, למעט זאת שנעשית לצורכי מאכל, תוסדר מעתה, והשר יקבע גם הוראות להסדרת העיסוק בהמתה של בעלי-חיים,

לרבות קביעת הכשרה ורישוי נדרשים. התחום הרביעי שאנחנו מסדירים זה התחום של אילוף בעלי-חיים, כאשר השר יקבע בכללים איך התחום הזה יתנהל, והוא רשאי לקבוע גם הוראות להסדרת העיסוק באילוף בעלי-חיים, לרבות קביעת ההכשרה והרישוי הנדרשים. התחום החמישי והאחרון הוא התחום שעוסק בתערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי-חיים, כאשר השר יהיה רשאי לקבוע גם הוראות להסדרת העיסוק בתערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי-חיים, לרבות הכשרה ורישוי נדרשים. אנחנו מדברים פה, אדוני היושב-ראש, על סוגיה מורכבת. אנחנו מדברים על סוגיה שקשורה גם לבעיות של חופש העיסוק. אנחנו חושבים שמתן הכלי לשר לקבוע תנאים כדי להגן על בעלי-חיים מפני פגיעות מיותרות, זוהי קביעה נדרשת וחיונית. אני שמח ששרת החקלאות נמצאת אתנו כאן ושהיא מאוד מסורה לתחום הזה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להביע את תודתי לך על העבודה המשותפת שלנו ועל העזרה הרבה שלך בתחום הזה. השרה תקבע,

את הכללים האלה תוך האיזון המשפטי הנכון והגנה על זכויות היסוד ובוודאי בליווי, ואנחנו ניהלנו דיאלוג מאוד מאוד פורה וחיובי גם עם משרד המשפטים בסוגיות האלה, ובכוונתנו לקדם את החוק הזה בדיוק כמו שוועדת שרים לענייני חקיקה סיכמה, בהסכמה ובהידברות עם כל המשרדים הרלוונטיים.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. רבותי, תשיב שרת החקלאות ופיתוח הכפר, השרה אורית נוקד. שרת החקלאות תשיב על כל הצעות החוק הבאות שנוגעות לנושא של זכויות בעלי-החיים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת דב חנין והמציעים, אני שמחה לבוא ולומר לכם שהממשלה תומכת בהצעת החוק, הגם שבאמת מדובר בסוגיה מורכבת, כפי שאמרת, ומעלה בעיות של חופש עיסוק. הממשלה תומכת,

בכפוף לתיאום עם המשרדים הרלוונטיים. אבל החלטת ועדת שרים לענייני חקיקה גם אמרה שההצעה תובא לשולחן הוועדה שנית לאחר ההתאמות הנדרשות. היא תגיע לפני הצבעה בקריאה ראשונה, שתדע. תודה לשרת החקלאות. אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, הסדרת עיסוקים הנוגעים לבעלי-חיים), התש"ע 2010, של חבר הכנסת דב חנין, הצבעה בקריאה טרומית, רבותי. מי בעד? מי נגד?

להעביר את הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, הסדרת עיסוקים הנוגעים לבעלי-חיים), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 12 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק נתקבלה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החינוך,

הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, חינוך למניעת צער בעלי-חיים), התשע"ב 2012, של חבר הכנסת נסים זאב. גם זאת, רבותי, הצעת חוק בדיון מוקדם,

אדוני היושב-ראש,

ידע וכלים בנושא צער בעלי-חיים לעובדי המדינה במשרדי הממשלה, לרבות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לשירותי דת, תוכנית שתגובש בהתייעצות עם השרים שעומדים בראש משרדי הממשלה שבהם מועסקים העובדים. אותו הדבר לגבי שר החינוך. יש צורך לגבש תוכניות חינוכיות ופעילות חינוכית בכל הנושא שקשור למניעת צער בעלי-חיים כחלק מתוכנית הלימודים. אני לא יודע למה שר החינוך מתנגד לכל דבר. לצערי, הוא מתנגד. כל מה שקשור לתכנים של משרד החינוך, הרי אנחנו משאירים את הבחירה ואת ההחלטה לאנשי המקצוע של משרד החינוך. אנחנו לא אומרים מה ללמד, איזה תכנים להוסיף. בסך הכול הנושא חשוב מאוד. חשוב ביותר שילמדו את כל הנושא שקשור לבעלי-החיים. האיסור של צער בעלי-החיים, אדוני היושב-ראש, הוא מן התורה. אסור לצער בעל-חיים אפילו שהוא הפקר, לא דווקא בעל-חיים שלי, ואפילו של נוכרים. היחס ביהדות לבעלי-החיים מושתת על הערך העליון הנתון לנפש כל חייו, דהיינו האדם והחיות שנבראו על-ידי הבורא. אחד הביטויים הוא המידות הטובות שנמצאות בהם, כפי שכתוב: "נפש חיה". ואף שיש הבדל בין הנפש של בהמה וחיה לנפש השכלית של האדם, שהוא חי מדבר, חז"ל אמרו שאין הקדוש-ברוך-הוא מקפח שכר כל ברייה. ובמיוחד אנו מוצאים במקורות התייחסות למידות של החתול, כמו שהגמרא אומרת בעירובין: אלמלא לא ניתנה התורה לישראל, למדנו צניעות מהחתול. וכלב, המהר"ל מפראג אומר: המידות שלו, שכולו לב. זה מאוד מעניין, לא סתם מחזיקים לב. כלב יכול גם להיות אכזרי, תלוי איזה סוג של כלב, אבל רוב הכלבים, יש להם לב. היחס הדרוש לבעלי-החיים, אנו לומדים כיצד עלינו להתנהג לבעלי-חיים בכלל, והמקורות הם בתורה, למשל "לא תחרֹש בשור ובחמֹר יחדו". ספר החינוך מסביר שהעניין הזה שלא לחרוש ביחד קשור לצער בעלי-חיים, שהוא אסור מהתורה. ידוע שיש למיני הבהמות ולעופות דאגה גדולה לשכון עם שאינם מינם, זאת אומרת, גם בעלי-החיים, כל אחד רוצה לגור ולדור עם בעלי-החיים שהם מהמשפחה שלו, וכל שכן שאסור לעשות מלאכה עם מין שלא במינו. ולכן צריך ללמוד, כל חכם לב מזה ייקח מוסר שלא למנות בדבר מסוים שני אנשים שיהיו רחוקים בטבעם, שונים בהתנהגותם. אם התורה הקפידה על צער בעלי-חיים, שאינם בעלי שכל, כל שכן בבני-אדם, שצריך תמיד, כשאתה לוקח ומתכנן משהו, שלפחות שהדעות יהיו מגובשות פחות או יותר בדעה דומה. "לא תחסֹם שור בדישו", למשל, גם זו מצווה מהתורה. משורשי המצווה ללמד את עצמנו לרדוף אחר החסד והחמלה, לחוס על הבהמות ולתת להן חלק מיגיעת בשרן, לתת להן שכר עבור העבודה, ולא להיות כפוי טובה כלפיהן. זאת אומרת, אפילו כלפי בעלי-החיים אסור לנו להיות כפויי טובה. אנחנו רואים שהקדוש-ברוך-הוא בחן את כושרו של משה רבנו להנהיג את העם על-פי התנהגותו לבעלי-החיים ומידת הרחמים שהוא גילה לצאן תחת שבטו. ועל זה אמר שלמה במשלי: "יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי". הדוגמה הראשונה שהתורה מתייחסת לבעלי-חיים והיא מקפידה על צער בעלי-חיים זה בפסוק: "ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת". מי שיש לו בהמות או עופות שמזונותיהן עליו, אסור לו לאכול כלום עד שייתן להן מאכל. קודם כול, עשב בשדך לבהמתך, אחר כך, ואכלת ושבעת. התורה הקדימה את מאכל הבהמה למאכל האדם. התורה גם אומרת: "כי תראה חמור שֹנאך רֹבץ תחת משאו וחדלת מעזֹב לו עזֹב תעזֹב עמו".

בדרך כלל אדם אומר: זה חמור של האויב שלי, של השונא שלי, מה אני עוד צריך להתחשב עם החמור שלו? התורה מחייבת "עזֹב תעזֹב עמו" בגלל צער בעלי-חיים. המשתמע מכך, הרמב"ם אומר שצער בעלי-החיים הוא מדאורייתא, ולכן אנו מצווים שלא להתנהג באכזריות עם חתולים,

חיות ועופות ושאר בעלי-חיים, שלא לצערם ללא צורך ולמעט כאבם אם יהיה צורך בהריגתם.

הרי שחיטה מותרת מהתורה, אבל אסור לצער. יש רמזים הרבה בתורה על מצוות שנצטווינו כדי למנוע צער בעלי-חיים, אפילו שיש להן גם טעמים אחרים. למשל, על שביתת הבהמה בשבת: "לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך, ושורך וחמֹרך וכל בהמתך", וכתוב: "ביום השביעי תשבֹת למען ינוח שורך וחמֹרך" ממש כמוך. זאת אומרת, כמו שאתה מצווה לשבות ולנוח, כך הבהמה שלך אתה צריך לדאוג שהיא תשבות. יש לי זמן, נכון?

יש שתי דקות.

אני רוצה להמשיך את דברי הרמב"ן על פסוק שכתוב בו: "כי יִקָּרֵא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרֹחים או ביצים והאם רֹבצת על האפרֹחים או על הביצים לא תִקח האם על הבנים, שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח את האם ואת הבנים תִקח לך למען ייטב לך והארכת ימים". אדוני היושב-ראש, נקבע איסור, אתה משתתף בחוג התנ"ך היום? לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד.

לשתי המצוות הקשורות שהזכרתי כרגע, "לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם", או "ולא התיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין, אף-על-פי שהתיר השחיטה

וכן "ההורג האם והבנים ביום אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף, כאילו יכרית המין ההוא". כלומר, עצם לקיחת האם והבנים ביום אחד, יש בזה אכזריות, ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם. רבותי, זה דבר שהרמב"ם כותב, מאוד מעניין. הוא אומר כי "אהבת האם, לפרי בטנה איננו נמשך אחר השכל והדיבור אבל הוא מפעולת כוח המחשבה המצויה בבהמות כאשר היא מצויה באדם". זאת אומרת, הרגישות והמחשבה נמצאות באותה מידה. לכן, עיקר האיסור ב"אותו ואת בנו" בעבור שלא נתאכזר. מכאן שההוראה הזאת מהתורה היא חינוכית, במטרה לחנך את האדם שלא יתאכזר. והרמב"ם מוסיף ואומר: "טעם המניעה הוא ללמד אותנו מידת רחמנות ושלא נתאכזר, כי אכזריות תתפשט בנפש האדם כידוע בטבחים, שוחטי השוורים הגדולים והחמורים, שהם אנשי דמים זובחי אדם אכזריים מאוד, וכנגד זה אמרו חכמינו: הטוב שבטבחים שותפו של עמלק".

המצווה הזאת היא בעצם לא גזירה על בעלי-החיים, אלא היא באה לחנך את האדם כדי שלא תהיה בו מידה של אכזריות. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שמה שציטטתי, כל כך הרבה מקורות בתנ"ך ובדברי הרמב"ן ורבותינו וחז"ל, הם בעצם אומרים לנו שכל הנושא של בעלי-חיים, והאיסור, הוא כבר קיים אלפי שנים, מהתורה, ואנחנו מצווים כולנו כאחד. ולכן, אני חושב שחשוב מאוד ששר החינוך יעשה את הכול כדי להביא לא רק למודעות, אלא זה צריך להיות כשיעור חינוכי לתלמידי בתי-הספר. כי ככל שאנחנו נדע להיטיב עם בעלי-החיים ולרחם על בעלי-החיים, כך מידת האכזריות תתמעט בין בני-האדם. תודה, אדוני.

מובן מדבריך שאתה תומך בחוק. זה חוק שלי. אני מעלה אותו. בבקשה, כבוד השרה אורית נוקד, להשיב למציע. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אכן הצעת החוק שלפנינו מבקשת להכין תוכנית לרכישת ידע וכלים בנושא צער בעלי-חיים לעובדי מדינה. אני חושבת שההצעה הזאת היא באמת הצעה ראויה מאוד. בסופו של דבר כולנו רוצים להעלות את המודעות, וחלק מזה יבוא גם דרך החינוך. ועדת השרים קיבלה החלטה לתמוך בהצעת החוק, בכפוף לתיאום עם כל המשרדים הרלוונטיים, ובוודאי ובוודאי כאשר מדובר בתוכניות שעוסקות בחינוך.

שיהיה בהצלחה. נראה לי שזו התשובה הכי קצרה בהיסטוריה. תודה, כבוד השרה. חבר הכנסת אלדד מתנגד לחוק.

בבקשה, חברת הכנסת עינת וילף, לנמק בבקשה. סליחה, קודם הצבעה. בבקשה,

ההצעה להעביר את הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון,

צער בעלי-חיים), התשע"ב 2012, לדיון מוקדם בוועדת החינוך,

בעד, 9,

אושרה הצעת החוק. בבקשה, הנושא יעבור לוועדת החינוך להכנה. הנושא הבא שאת עכשיו מקריאה, בבקשה לנמק, להציג אותו.

והוא לעסוק בתחום של צער בעלי-חיים. אני עושה את זה הודות לפנייה של אזרחית מודאגת ופעילה בעמוד ה"פייסבוק" שלי, נועה לביא, שהביאה לידיעתי את הכאב שחווים בעלים של כלבים שנגרם להם סבל מיותר. היא עבדה רבות עם עמית קורץ, שנמצא שם, עוזר החקיקה המוכשר, והם ביקשו לקדם את הנושא הבא. מדובר בתיקון לפקודת הכלבת. פקודת הכלבת במדינת ישראל היא בעצם חוק שקיים עוד מימי המנדט והפך לחלק מהמשפט הישראלי. חלו מאז הרבה מאוד שינויים, גם שינויים מבחינת התקדמות מדעית ורפואית, וברור היום שנדרש לתקן את פקודת הכלבת כדי להתאים אותה וכדי להגיע לאיזון ראוי יותר בין סבלם של בעלי-החיים לבין בריאות הציבור. היום פקודת הכלבת אינה מייחסת כל חשיבות להסתברות שבעל-חיים אכן נושא נגיף, ומחייבת את השמת בעל-החיים בבידוד גם כשהלכה למעשה הסיכוי שהוא נשא כלבת אפסי. ההצעה שבאה לדיון היום, בתמיכת הממשלה ושרת החקלאות, היא להתאים את הפקודה לרוח התקופה על-ידי מתן אפשרות לווטרינר הרשותי לפטור את בעל-החיים מבידוד אם בעל-החיים עומד בקריטריונים הבאים: בעל-החיים תקף בתגובה על התגרות, בעל-החיים מחוסן כחוק, ובעל-החיים נמצא ביישוב שבו לא דווח על כלבת. יש גם סעיף, שמתוך מטרה למזער את הפגיעה בבעלי-חיים מציעים להתחיל את ספירת עשרת ימי הבידוד ביום הנשיכה, ולא ביום השמתו בבידוד, וגם, אם בדיקת הנוגדנים של בעל-חיים תהיה שלילית, כלומר בעל-החיים אינו נגוע בכלבת, הוא ישוחרר מהבידוד ביום הגעת התוצאות גם אם לא עברו עדיין עשרה ימים. אני רוצה להודות לשרה על תמיכתה בחוק. תודה רבה. בבקשה, אדוני חבר הכנסת אלדד, כבוד השרה צריכה להשיב, ואחרי זה אדוני יביע את התנגדותו בשלוש דקות.

בינתיים אנחנו שמחים לקבל את המשלחת שמארח חבר הכנסת יצחק הרצוג. ברוכים הבאים למשכן הכנסת. בבקשה, כבוד השרה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, המשלחת, הצעת החוק שלפנינו מבקשת לשנות שני הסדרים קיימים. השינוי הראשון הוא להעמיד את תקופת ההסגר של בעל-חיים שנשך על עשרה ימים מיום הנשיכה, ולא מיום הכנסת בעל-החיים להסגר. את תסמיני המחלה ניתן לראות כעשרה ימים מיום הנשיכה, ולכן למעשה מתייתר הצורך להחזיק את בעל-החיים בהסגר למשך תקופה ארוכה יותר. הצעת חוק דומה הוגשה על-ידי משרדי בשנת 2009. הליך חקיקתה לא הושלם, ואני שמחה מאוד,

שהגשת את ההצעה והתיקון עולה מחדש להצבעה. התיקון הזה ייצור איזון ראוי בין השמירה על בריאות הציבור לבין רווחת בעלי-החיים. החלק השני של ההצעה מציע לתת שיקול דעת לרופא הווטרינרי הממשלתי לפטור בעל-חיים מהסגר אם נשך בתגובה על התגרות, או אם אינו נמצא ביישוב שבו דווח על כלבת. ההסדר הזה יוצר קושי, משום שבעלי-החיים הנגועים עלולים לעבור ממקום למקום, ולפיכך לא ניתן לפסול את האפשרות שהמחלה תופץ ברחבי הארץ, וגם קיים קושי בשאלת ההתגרות. לכן, הממשלה תומכת בהצעת החוק, בכפוף להסתייגות של המשרדים הרלוונטיים, ובהתאם לקביעת ועדת השרים לחקיקה ההצעה תובא שנית לשולחן הוועדה לפני שהיא תעלה להצבעה בקריאה ראשונה. זה דבר שסוכם גם עם המציעה.

תודה רבה. סיעת העצמאות מככבת, השרה והח"כית. כל הכבוד. חבר הכנסת אלדד, בבקשה, אדוני, לזכותך שלוש דקות להביע את התנגדותך להצעת החוק.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברת הכנסת וילף, הצעת החוק הזאת מבקשת להשיג איזון בין הגנה על בעלי-חיים והגנה על בני-אדם. לדעתי היא סטתה לכיוון ההגנה על בעלי-החיים, ומשאירה מרחב נרחב למדי של בני-אדם שיהיו חשופים לסכנות כתוצאה מהתיקון המוצע הזה בחוק.

אין ריפוי. מחלת הכלבת היא מחלה ממיתה. כל אדם שחלה בה עד היום בהיסטוריה האנושית מת. הדרך היחידה למנוע מחלה היא חיסון האדם מבעוד מועד, אם אני יודע שהוא ננשך או נפגע על-ידי בעל-חיים נגוע בכלבת או על-ידי בעל-חיים בלתי ידוע. לפני שנים אחדות, עוד כשהייתי קצין הרפואה הראשי, מת חייל מכלבת. מקרה נדיר. אנחנו אפילו לא יודעים להגיד איזה בעל-חיים נשך אותו. בשנתו, באוהל ברמת-הגולן. החייל מת. לא היה אפשר להציל אותו. מה שעלול להיווצר מהחוק הזה, שהממשלה תומכת בו, להפתעתי, הוא שאנשים שחוששים שהכלב שלהם ימות בהסגר או יסבול בהסגר, אין לי ספק ששני הדברים האלה קורים. אבל אם הוא מת, שולחים את המוח שלו לבדיקה. אם יש גופיפי נֶגְרִי במוח, מחסנים. אם אין גופיפי נגרי, או לא נתגלו נוגדנים בדמו של הכלב הנושך, אין צורך לחסן. אבל אם אדם, מתוך צער בעלי-חיים אמיתי, ישמור את הכלב בבית, ויבוא לתחנת ההסגר רק שעתיים לפני תום עשרת הימים הנקובים בחוק ויגיד: הנה הכלב, לפני עשרה ימים הוא נשך. תראה, הוא בריא וחזק, מכשכש בזנב, מבסוט, מצביע נכון בבחירות, מה שאתם רוצים, כל הסממנים של כלב בריא, הווטרינר יפטור אותו מחובת הסגר. וזה נפלא. אבל אם במהלך עשרת הימים האלה הכלב ברח מהבית, ברח מחזקתו של בעליו, ועכשיו הוא איננו, צריך לחסן את הנשוך. כי אין לי נוגדנים, אין לי גופיפי נגרי במוח. הוא בחזקת אדם שננשך על-ידי בעל-חיים בלתי ידוע, והננשך, האדם שנפגע, יהיה חשוף עכשיו לשש זריקות מאוד מאוד לא תמימות, בתוך הבטן, במרווחי זמן במשך כחודש וחצי. אף אחד לא רוצה לעבור דבר כזה סתם. מתוך זה שאנחנו רוצים להגן על בעלי-החיים אנחנו עלולים לחשוף אוכלוסייה של בני-אדם,

אגב,

כלב שיש לו כלבת, צריך להרוג אותו באותו רגע.

אין מצב כזה. חבר הכנסת נסים זאב, אנחנו לא יודעים אם לכלב יש או אין כלבת. אם היינו יודעים, היינו הורגים את הכלב ומחסנים את האדם. ההסגר בא להשגיח בתנאים מבוקרים, למנוע בריחה של בעל-החיים, להמתין עשרה ימים,

במשך עשרה ימים, אם הכלב חולה, נדע את זה: הוא ימות או יפתח סימני מחלה קיצוניים, נוכל להמית אותו,

על כל פנים, אני חושש,

כמה זמן,

עשרה ימים.

אפשר גם לבדוק נוגדנים. אפשר לבדוק נוגדנים, אבל אין חובה בחוק לבדוק. אין הצעת תקציב על חשבון מי תהיה בדיקת הנוגדנים הזאת, היא בוודאי לא זולה מאוד. ולכן אני חושש שבהסכמה הזאת של הממשלה אנחנו חושפים או פותחים פתח גדול מאוד של אנשים שלא ירצו לשים את הכלב שלהם בהסגר, ישמרו אותו בבית. אם הכלב יברח, אנשים נמצאים בסכנה.

תודה לאדוני.

אם היוזמת, חברת הכנסת עינת וילף, רוצה, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. האמת שהוא שכנע אותי. זה לא המצב היום. יש לי חולשה לרופאים. תיכף תשמע את התשובה, יכול להיות שתשתכנע פעם נוספת, חבר הכנסת חסון. יכול להיות שחברת הכנסת עינת וילף תשכנע אותך פעם נוספת. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. תראו, ודאי שאין שום כוונה להגיע למצב ששמים בני-אדם בסכנה. ההנחה היא שמאז פקודת הכלבת ועד היום חלו שינויים, גם מבחינת הרפואה, שמאפשרים להגיע לאיזון טוב יותר. הדברים שאמרת הם חשובים. אני חושבת שחשוב שגם ניקח אותם לתשומת לבנו. תהליך החקיקה הוא בראשית דרכו. אני גם הסכמתי לקבל על עצמי את כל ההגבלות מבחינת משרדי ממשלה שיגידו מה מטריד אותם. אני חושבת שבכל מקרה, מהשיחות שקיימתי, ההנחה היא שכן אפשר להגיע לאיזון טוב יותר, כן אפשר להקל על הכלבים ועל בעליהם. לא מדובר על כלבים שיש להם כלבת אלא כאלה שבעצם אין להם או שהסיכוי שיש להם הוא אפסי. כן לתת יותר שיקול דעת לווטרינר המקומי. אני חושבת שכדאי שהחוק הזה יתחיל את תהליך החקיקה שלו. אין כאן שום כוונה לסכן את חייהם של בני-אדם אלא שבמסגרת ההתפתחויות הרפואיות, אם אפשר להקל על סבלם של בעלי-חיים מבלי לסכן את בני-האדם, נשאף לשיפור הזה. אני חושבת שאפשר לקיים אותו במסגרת החוק. נתאם את הכול לאורך כל הדרך עם כל המומחים, ולכן אני מבקשת לפחות לתת לו להתחיל את הדרך.

תודה רבה. אנחנו ניגש להצבעה.

לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

נמנע,

הנושא עובר להמשך הכנה לוועדת הכלכלה. כתוב חינוך. חינוך, חינוך.

עבודה, רווחה ובריאות. אני רוצה את בני-האדם, להגיע אל הלב. אז הנושא יעבור לוועדת הכנסת להכרעה לאיזו ועדה. אנחנו מתחילים בארבע ההצעות שהוגשו על-ידי חברי הכנסת: ציון יום צער בעלי-חיים, הצעות לסדר-היום מס' 7061, 7769, 7791 ו-7792.

כמובן, שרת החקלאות ופיתוח הכפר, כבוד חברת הכנסת אורית נוקד, תשיב למציעים. בבקשה.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

כמעט בהמשך ישיר לרוח הדברים שדיברתי עליהם קודם, האיזונים שבין טובת בעלי-החיים וטובת בני-האדם. במסגרת הרצון האמיתי, הכן, הנכון, שאני יכול לתמוך בו, להגן על בעלי-חיים, לשמור על זכויותיהם, להגן עליהם מפני התעללות, אנחנו הולכים ופוגעים ביכולות המחקר הרפואי והמדעי במדינת ישראל. ניסויים בבעלי-חיים הם נדבך הכרחי, שאי-אפשר לבטל אותו, אי-אפשר לוותר עליו, גם בהתפתחויות המדעיות החדשות ביותר של יצירת מודלים ממוחשבים שמדמים תגובות פיזיולוגיות של גוף האדם. כשאנחנו מפתחים תרופה או מכשיר, או מִשְׁתָּל, איננו יכולים לדעת, אחרי שבדקנו את התרופה הזאת במבחנות ובדקנו את הריאקציות הכימיות שלה ולמדנו על כל ההשפעות התיאורטיות שלה על גוף האדם, השלב הבא יהיה חייב להיות ניסוי על בעלי-חיים כדי לדעת אם התרופה, למרות התיאוריה, איננה ממיתה את בעל-החיים, איננה גורמת לו לתחלואה קשה. וגם אז, עדיין איננו יודעים לבטח מה תהיה ההשפעה על בני-האדם. השלב הבא יהיה כמובן ניסוי מבוקר, קטן-היקף, על בני-אדם. ולאחר מכן ניסוי בטיחות רחב יותר. מה שנקרא שלב א' ושלב ב' בניסויים בתרופות. אבל מתקיים מסע הסברה ציבורי, בין-לאומי, שמצר והולך את צעדי המחקר הרפואי. בסופו של דבר ישראל, בגלל הקשיים הניכרים הללו, לא תוכל לקיים מחקר ביו-טכנולוגי מדעי או רפואי בארץ. לאחרונה שמענו כי חברת "אל על" החליטה, באורח חד-צדדי, לא להטיס יותר בעלי-חיים לניסויים. לצורך העניין, אם מישהו פיתח תרופה למחלת פרקינסון, שהשלב האחרון שלה, אחרי שניסינו אותה בכל המודלים האפשריים ועל בעלי-חיים נמוכים בסולם האבולוציוני, עכשיו צריך לנסות את הניסוי הזה על פרימטים, על בעלי-חיים הדומים לבני-אדם,

אי-אפשר יותר להטיס קופים לצורכי ניסויים. ההחלטות האלה, כל אחת כשלעצמה אולי סבירה ופופולרית, אבל בסופו של דבר אנחנו מכרסמים באופן עמוק מאוד ביכולת המחקר המדעי. עכשיו, מי שאומר: אני לא רוצה להשתמש בתרופה שניסו אותה על בעלי-חיים זאת אמירה מוסרית וערכית מאין כמותה. אני מפקפק אם הוא יהיה מספיק חזק לומר: אני גם לא אתן שיטפלו בילדים החולים שלי בעזרת תרופה שניסו אותה אי-פעם על בעלי-חיים, שבלי ניסויים בבעלי-חיים לא היו מפתחים אותה. זה נחמד להגיד: אצלנו לא יעשו ניסויים. אבל מה יקרה כאשר תצטרכו להחליט אם לא להשתמש בתרופות מצילות חיים כיוון שהן אי-פעם נוסו על בעלי-חיים באיזה מקום בעולם? נדמה לי שאדם אומנם אוטונומי לגבי גופו אבל לא יכול להחליט כך לגבי ילדיו, ולא ירצה להחליט כך לגבי ילדיו. לכן, הניסיון ההולך וגובר הזה, ואנחנו עדים לקשיים הולכים וגוברים בביצוע ניסויים בבעלי-חיים, שצריכים להיות מבוקרים, מצומצמים בהיקפם, תמיד להתחיל בסולם אבולוציוני נמוך, אבל אני חושש שמתוך הרצון להגן על בעלי-חיים אנחנו נמצא את עצמנו פוגעים במחקר הרפואי והמדעי במדינת ישראל וגם בבריאות החולים.

תודה לאדוני. כבוד השרה. סליחה, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. לרשותך חמש דקות. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חברי הכנסת, חברי לשדולת בעלי-החיים בכנסת, איתן המנהיג שלנו בשדולה כרגע לא נמצא, אבל אני חייב להגיד לו מלה טובה, לאיתן כבל, שבאמת מביא את השדולה הזאת להישגים. הצליח, הצלחנו יחד, להעביר כבר כמה חוקים, היום הזה הוא בהחלט ציון דרך, וזה מראה שהנושא הזה הוא בעל חשיבות מיוחדת. זה יום מיוחד לציון ההגנה על בעלי-חיים בכנסת וסדרת החוקים שעוברת והפעילות השוטפת של השדולה מאז הקמת הכנסת הזאת. תראו, אני חייב לומר לכם, אנחנו חברי כנסת שמטפלים בנושאים רבים, אבל אתם יודעים היטב עד כמה הנושא הזה מעסיק את הציבור, עד כמה רבות הפניות, לא רק מצד הארגונים הממוסדים אלא מצד האזרחים, בנושא של זכויות בעלי-חיים, הגנה על בעלי-חיים, צער בעלי-חיים, בין אם זה חיות מחמד, בין אם אלה חיות משק, בין אם אלה חיות למופעים וכל מיני דברים מהסוג הזה. כמות הפניות הכל-כך רבה, כמעט כל חבר כנסת כאן מקבל, כמובן ששרת החקלאות, שהיא הממונה המקצועית בממשלה, מקבלת יותר מכולנו, אבל זה מראה על עניין אמיתי של הציבור בנושא הזה. ולנושא הזה דרוש תיקון בתחומים רבים. למרות המאמצים של השרה, אני מאוד מעריך את זה, ומשרדים אחרים, כמו המשרד להגנת הסביבה ומשרדים אחרים, עדיין התקציבים שמופנים לתחום הזה של הגנה וטיפול בבעלי-החיים הם מאוד מאוד מצומצמים. אנחנו מקבלים הרבה פניות, תלונות מהציבור, על כך שאין כמעט תקציבים נאותים למעונות, מתקני מחסה לבעלי-חיים. יש תופעה מאוד קשה של נטישה של בעלי-חיים שאחר כך מסתובבים ברחוב.

חשוב להבין, אנחנו אולי "חוסכים" על הטיפול, אבל משלמים הרבה יותר דרך כל מיני מקרים, למשל של כלבת, כפי שהתייחס ידידי חבר הכנסת אריה אלדד, מקרים אחרים של נשיכות, מטרדים ודברים מהסוג הזה, כולל התרבות לא רצויה של חיות ברחוב, על כל מה שזה גורם לנו.

גישה אחראית, שמטפלת בבעיה מהשורש, נותנת את התקציבים לרשויות המקומיות ולארגונים שיפעילו את בתי-המחסה האלה ואת המקלטים לחיות, עיקור, סירוס, כל הדברים האלה שאנחנו מטפלים בהם באמצעות חוקים, אבל גם באמצעות ארגונים וגורמים אחרים שעוסקים בזה, כל הדברים האלה הם חשובים ביותר, ובסופו של דבר לא רק בעלי-החיים יוצאים נשכרים אלא גם החברה שלנו. חשוב שנזכור, אחד המבחנים לחברה אנושית ראויה הוא היחס שלה לבעלי-חיים. אז אמרו קודמי וצדקו: בעלי-חיים לא מצביעים בכנסת, אבל לשמחתי יש להם כן קול במליאה הזאת, ואנחנו מנסים כמיטב יכולתנו לייצג את הזכויות שלהם,

כי לבעלי-חיים יש גם זכויות, וכל מי שבא במגע עם בעלי-חיים, לי עצמי יש כלב, אבל זה גם יכול להיות חיות מסוגים אחרים, יודע עד כמה יש קשר בין החיה לאדם, עד כמה החיה רגישה לסבל וכאב ועד כמה היא מביעה רגשות, ואנחנו חייבים,

להתחשב גם בזכויותיהם של בעלי-החיים.

כמובן, בנושא הזה, אם אנחנו רוצים להיות עקביים, כמובן יש מה שנקרא המשך הדרך. ואני מודע לכך שיש אפילו סתירה פנימית לפעמים. הרי אנחנו בסופו של דבר גם אוכלים בעלי-חיים, וצריך להגיד את המלים, וייתכן שבהמשך הדרך גם נגיע למשל לסוגיה הזאת של אכילת בעלי-חיים. אבל אני אומר שגם במצב שבו מותר הרג בעלי-חיים לצורכי מאכל ומותרת כמובן אכילת בעלי-חיים, עדיין אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד כדי לצמצם את הסבל של בעלי-חיים, הן חיות משק, כמובן בעלי-חיים מסוגים אחרים. עדיין יש לנו, במצב הזה, שהוא מצב לא קל, ואני מודע לכך שיש רבים שטוענים שיש פה סתירה פנימית, עדיין אני חושב שאפשר לעשות הרבה כדי לצמצם את הסבל של בעלי-חיים, כדי לגדל אותם בתנאים נאותים, כדי לספק להם את הטיפול הראוי ולאפשר להם חיים, ככל האפשר חיים טובים ומלאים. אז אני מברך את הכנסת על היום הזה, אני מברך את השרה, הנה, אני גם אגיד, אני אפילו מברך את הממשלה. זה נדיר שאני מפרגן לממשלה, אבל כשצריך אז בהחלט גם אפשר לפרגן על החוקים שעוברים היום, ואני מקווה שתהליך החקיקה יושלם במהרה.

תודה לאדוני. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך.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 אני שמח ונרגש על היום הזה בכנסת. אנחנו עושים את זה לדעתי כבר כמה שנים טובות, אבל זה לא מובן מאליו. לפני שש שנים, חברי כנסת נוספים ואנוכי יזמנו והקמנו לראשונה את השדולה למען בעלי-החיים, והצלחנו באמת, אני חייב לומר, יחד עם איתן כבל, ממשיכי ברשות השדולה הזאת, וחברי כנסת נוספים, שחלקם פה וחלקם לא, הצלחנו באמת לשנות את סדר-היום בתחום הזה של הכנסת וגם של הממשלה. בשש השנים האחרונות היתה באמת התקדמות מדהימה בתחום החקיקה בנושא של זכויות בעלי-החיים. אני חושב שהפכנו למדינה שהיא הרבה יותר מסבירת פנים לבעלי-החיים שבתוכה, לא מספיק, יש עוד המון דברים שצריך לעשות, בעיני זה מבחן של כל חברה נאורה. ותמיד מבחינתי בעלי-החיים זה משהו שבא אומנם מהבטן וזה משהו שמגיל ילדות ככה בער בי, העניין הזה של בעלי-חיים והרגישות כלפיהם, החמלה והאהבה והקשר המיוחד הזה של אדם לבעל-חיים, גם מי שנמצאים בשטח הטבעי שלהם וגם מי שנמצאים יחד אתנו. אבל אני חייב לומר, שמעניין הבטן זה עבר קצת לראש, וכשהגענו לפה רצינו לייצר מציאות יותר טובה לבעלי-החיים. דיבר כאן חבר הכנסת אלדד בנושא הזה של הדיונים המאוד-מורכבים ולא פשוטים שהיו כאן כאשר חוקקנו את החוקים המגבילים את הניסויים בבעלי-חיים, כאשר גם קיימנו דיונים בוועדות השונות, גם בוועדה בתקופת היותי יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה. באמת סוגיה מאוד מורכבת. אני עצמי הוזמנתי להיות נוכח בניתוח ב"הדסה", של חולת פרקינסון, הייתי ממש בתוך חדר הניתוחים וראיתי את הניתוח המופלא והמדהים הזה, שלא היו מגיעים אליו ולא היו מגיעים לפתרון הזה לולא היה זה מתחיל בניסוי בקופים, עם כל הצער שבדבר. יש מקומות שבהם זה עניין של הצלת חיים וכנראה אין ברירה, אבל יש דברים שלא, וחוקקנו באמת חוקים, כמו בתחום של קוסמטיקה ובתחומים אחרים, ששם אני שמח שהצלחנו למנוע את זה. אבל אני דווקא רוצה להעלות נושא שבעיני הוא בדיוק ההוכחה למה לא חייבים. ניסוי בבעלי-חיים זה דבר מאוד מורכב,

אבל מדוע, ואני שומע את הממשלה, גברתי השרה, מבקשת לקדם את היוזמה הזאת היום, לאפשר הימורי סוסים במדינת ישראל, תחרות סוסים והימורים בסוסים במדינת ישראל. זה בעיני הדבר המובהק והברור של התעללות בבעל-חיים. אין שאלה בדבר הזה. מי שמכיר את זה מקרוב, מי שיודע מה שעובר על הסוסים בתחרויות האלה, לפני התחרויות ואחרי התחרויות,

הדרך שמתייחסים לסוסים האלה על מנת שהם יהיו מהירים יותר, טובים יותר, יעילים יותר ומנצחים יותר, עוברים התעללויות, הזנה מעוותת, דברים באמת נוראיים. ואני המום מזה שיש ממשלה במדינת ישראל, 64 שנים,

הסתדרנו בלי שיהיו במדינת ישראל מירוצי סוסים, יש מספיק מדינות שעושות את זה. עכשיו, מה זה בדיוק תורם? חסר פה שעשועים? זה שעשוע? זה הנאה, להתעלל בבעל-חיים בצורה כזאת? אני קודם כול רוצה לחזק את עמותת "הכול חי", שהיא זו שמובילה ומנהיגה את המאבק בהתחלת הדבר הזה שנקרא מירוצי סוסים במדינת ישראל, או של כל בעל-חיים אחר, וזה יכול גם להתפתח לשם. ואני גם החלטתי להניח הצעת חוק שתאסור, הנחתי אותה היום, הצעת חוק שתאסור מירוצי סוסים במדינת ישראל. אין בזה שום תועלת, אין בזה שום דבר שיכול לעשות אותנו חברה יותר טובה. באמת שאין. באמת שאין. ועוד היום גם חשבתי על זה: אתם יודעים, פעם, כדי לייצר שעשוע של הימורים, של כל הדברים האלה, באמת היה צריך לעשות את זה בשטח,

היית צריך סוס.

פעם אפילו עשו הימורים על גלדיאטורים, בין בני-אדם שנלחמו אחד בשני, וכל אחד היה מהמר מי יישאר בחיים. הפסקנו עם זה, נכון? לא, יש פריימריז. יפה מאוד.

תמיד שנון. אבל הפסקנו עם זה. אמיתי. עושים את זה במחשב, באנימציה, זה בסדר. אפשר לעשות על זה דיון מוסרי אחר, על תכנים אלימים במשחקי מחשב,

זה סיפור אחר. גם מירוצי סוסים אפשר יפה מאוד לעשות במחשב, אפשר יפה מאוד לעשות באינטרנט, אין צורך לקחת סוסים אמיתיים, להתעלל בהם ולעשות את הדבר הזה שבאמת, אתה דיברת, נסים זאב, על צער בעלי-חיים. אין צער יותר מזה לסוס, תאמין לי. אין יותר.

סוס זו חיה שרוכבים עליה, היא רצה, זה בסדר גמור,

תודה לאדוני. סליחה, לא שמתי לב לזמן. אבל לא בדרך הזאת. לכן אני אומר: ביום הזה, קודם כול, אדוני, צריך להודות לכל העמותות והארגונים שפועלים לרווחת בעלי-החיים ועושים את כל מה שניתן. דבר נוסף, אני גם רוצה להודות, ואני חושב שזה מאות אלפי בתי-אב במדינת ישראל, לכל מי שמחזיקים בעל-חיים בבית, דואגים לו, מגדלים אותו. בעיני הם עושים דבר גדול. מעבר לזה שהם נהנים כנראה מבעל-חיים מקסים ומדהים, הם גם עושים מצווה גדולה. אני מקווה שיהיו עוד ועוד משפחות, אדוני היושב-ראש, שיאמצו בעלי-חיים לבתיהן. יש בזה ערך חינוכי, ערך משמעותי, וגם כיף גדול. יש גם לי כלב בבית, קוראים לו "מוס", וזה כיף גדול לגדל כלב כזה. אני מקווה שהיום הזה ימשיך להביא אותנו קדימה בכל הנושא של רווחת בעלי-החיים במדינת ישראל, ושלא נזכה לראות מירוצי סוסים במדינת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת חסון. עכשיו שכנעת אותי להגדיל את מספר החתולים אצלי בעוד אחד.

אבל ציפיתי שגם תודה לממשלה שתמכה בהצעה שלך. הודיתי לשרה נוקד, אבל אני מודה מקרב לב. כאופוזיציה לוחמת. מה יעשו הסוסים באמת אם לא, חבר הכנסת השיח' מסעוד גנאים, בבקשה. מה השאלה, כבוד הרב נסים זאב? מה יעשו הסוסים אם לא יהיה מירוץ? מה יעשו? זו שאלה חשובה וראויה. אתה יודע, אני בעמדתך בעניין הזה. כשר התרבות, המדע והספורט לשעבר תמכתי במירוץ הסוסים.

בוודאי. אני תמכתי תמיכה מלאה. מי אמר לך שזה לא כיף, תלוי באיזה מהירות.

בהתחשב במה שאתה אומר, חבר הכנסת חסון, יש הרבה מה לעשות כדי לא לענות את הסוסים,

אסור לנצל אותם. אדוני היושב-ראש, צריך לשאול את הסוסים. אתה יודע מה עובר על הסוסים, חבר הכנסת זאב? אנחנו מטילים עליך את המשימה לשאול את הסוסים, חבר הכנסת נסים זאב. רק היושב-ראש יכול. תודה רבה לאדוני. חבר הכנסת גנאים, בבקשה. חמש דקות לרשותך, אדוני.

נא לא להפריע לו. אם הסתיים דיון הסוסים, אז להתחיל?

הסתיים פרק הבדיחה,

תודה רבה לאדוני. בבקשה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. חמש דקות לאדוני. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חברי חברי הכנסת, ביום הזה שמציינים בו את זכויות החיות ובעלי-החיים אני חושב שצריך את הנושא הזה לפתח או לגשת אליו לא מתוך אי-אמון בבני-אדם. כוונתי היא,

נאמר שאמרה אותו השחקנית בריז'יט ברדו. היא אמרה: ככל שהכרתי את בני-האדם יותר, אהבתי את החיות יותר. אני לא חושב שאנחנו צריכים לגשת לנושא בעניין של אי-אמון בבני-אדם, אכזבה מבני-אדם זורקת אותנו לחיק האהבה של החיות ובעלי-החיים. אני חושב להיפך, צריך לגשת לנושא מאמון, ברוח האנושית, כי הדרך היא כבוד, חמלה ורחמנות. בין בני-אדם עוברת לפי דעתי דרך החמלה והכבוד לבעלי-החיים, כי מי שמתאכזר לחיות מתאכזר גם לבני-האדם.

כאשר עושים השוואה בין הילדים או בני-הנוער האלימים כלפי החיות ובעלי-החיים, מה הסיבות שהביאו אותם לכך,

אלה אותן סיבות, הנער שמתאכזר ומתעלל בבעלי-חיים, אותן סיבות שפירט, הן אותן סיבות שמביאות אותו גם להתעלל ולהיות אלים כלפי בני-האדם. וזה העניין שבעל-החיים שמולך, אתה עושה אותו כחפץ, כי הוא בלי רגשות, בלי שום דבר, כדי לעשות דה-לגיטימציה, ובסוף להצדיק את האלימות ואת ההתעללות כלפיו. אבל היום, אדוני היושב-ראש, אני בחרתי באמת להתרכז בעניין של זכויות בעלי-החיים והיחס של תרבות האסלאם והמורשת הערבית לזכויות בעלי-החיים ולצער בעלי-החיים. אל-רפק באל-חיואן.

אל-רפק באל-חיואן.

חמלה, להיות רחמנים לבעלי-חיים.

הדבר חשוב, הלוואי

חבר הכנסת נסים זאב. מה עם חמלה לבני-אדם? אולי תתייחס לנשיא אסד בעניין הזה. לנשיא אסד, דרך אגב, חברי הכנסת נסים זאב ויואל חסון, אני הרבה מתייחס אליו בערבית. בעברית לא רוצה להתייחס אליו.

אחר כך אני אגיד לך למה. אז תגיד את זה עכשיו בערבית. מאחר שהעניין של זכויות וחמלה לבעלי-החיים לפי דעתי הוא עניין של מודעות וחינוך, וכדי להטמיע את ערך החמלה והרחמנות, צריכים לבסס אותו על מקורות ועל תיאוריות מוסריות וערכיות מהמורשת המוסלמית והערבית. אני מתכוון גם לחברה הערבית, כי אני גם רואה את עצמי כמי שרוצה כמטרה להעלות את המודעות בחברה הערבית לנושא הזה. היחס לחיות בתרבות ובדת האסלאם קשור בתפיסות הבסיסיות לגבי הדומה והשונה בין בני-האדם לבעלי-החיים. והאסלאם מתייחס לחיות, בדומה לבני-האדם, כאל יצורים בעלי רגשות, החווים עצב, אומללות, צער ושמחה. ויש הרבה מסורות וחדית'ים של הנביא מוחמד,

שמאמתים ומצדיקים זאת, כמו: חברי הנביא לכדו שני אפרוחים, והאם רדפה אותם וחגה מעל ראשיהם. הנביא ראה אותה ושאל אותם: מי מכם ציער את האם וגרם לה אבל בלקיחת בניה? והורה להם להחזיר מייד את שני הגוזלים לחיק אמם. אני חושב שיש גם הרבה דברים דומים, במה שהזכרת, חבר הכנסת נסים זאב, במורשת היהודית ובדת היהודית. היחס החיובי והאנושי לחיות הוא חלק בלתי נפרד מהאמונה, וגם לפיו נשפט האדם ביום הדין, האם הוא לגן-עדן או לגיהינום. אחת המסורות מדברת על אשה שתיענש בגיהינום כי כלאה חתולתה ללא מזון או שתייה וגרמה למותה. מסורת שנייה,

בן-אדם ייכנס לגן-עדן כי הוא הרווה את צימאונו של כלב צמא. ויש אפילו מסורת על אשה שהיתה זונה ואלוהים מחל לה על כל עוונותיה כי היא עזרה לזוג כלבים צמא והרוותה אותו. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאת כל המסורות האלה אנחנו חייבים להטמיע, כחברה ערבית, בציבור שלנו, כדי להעלות את המודעות לחמלה ולרחמנות כלפי בעלי-החיים. ובסוף, ככה סוד אישי, אדוני היושב-ראש. סוד כמוס. לא כמוס כל כך, אבל סוד אישי. אבא שלי היה קצב, וגידלנו בעלי-חיים בבית, אם זה פרות, אם זה כבשים, אם זה עזים. ואני כנער, עד שהספקתי להקים קשר הדוק עם איזה גדי או עגל וקשר של חברות ורחמנות, אבא אחר כך היה שוחט אותם, ואחר כך היה מתחיל המסע של הדיכאון ושל העצב אצלי. מין טרגדיה שייקספיריאנית. לא נהפכתי לצמחוני, אבל נהפכתי לרחמן על בעלי-החיים.

תודה לאדוני. אני אגלה לך סוד, אנחנו באנו מאותו מקום. שמעת? לא. שנינו באנו, גם אבא שלך? ועוד איך, הסבא גם היה. גם מגדל צאן, גם הסבא, וגם קצב. אז אנחנו מאותה משפחה. כבוד השרה, נא להשיב למציעים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום אנחנו מציינים את יום זכויות בעלי-החיים בכנסת בשורה של דיונים חשובים. פתחנו את היום בדיון שהתקיים בוועדת החינוך בנושא: מיגור ההתעללות בבעלי-חיים. לאחר מכן התקיים דיון בוועדת הכלכלה בהצעת החוק של חבר הכנסת כבל, שמסדירה את נושא הסירוס והעיקור של כלבים. בהמשך התקיים הטקס באודיטוריום.

עכשיו אנחנו מסיימים את הדיון במליאה, תוך כדי כך שהצלחנו להעביר בקריאה טרומית ארבעה חוקים חשובים, שיחזקו את ההגנה שניתנת לבעלי-החיים ויספקו לגורמי האכיפה כלים חיוניים להתמודדות. מלבד חבר הכנסת כבל, שיזם את היום הזה, והוא עומד כמובן בראש השדולה, אני יודעת שהנושא קרוב ללבם של המציעים,

אני עוד זוכרת אותך באמת כיושב-ראש השדולה, ואני שמחה שבחרתם להעלות אותו כהצעה לסדר-יומה של הכנסת. קידום רווחתם של בעלי-החיים מהווה יעד מרכזי של משרדי. במשרד החקלאות בראשותי הנושא תועדף והוא זכה לחשיבות מיוחדת בשנה החולפת. בשנה האחרונה הרחבנו את סמכויות יחידת הפיצו"ח, שהיא יחידת האכיפה שלנו, קידמנו חקיקה מתאימה והוספנו תקנים. מעבר לכך, אנחנו אסרנו העברת כלבים מכלביות לניסויים בבעלי-חיים, התקנו תקנות להובלת עופות בדרך שתפחית את סבלם, הגברנו את הפיקוח על השימוש בכלבי כבל ועוד. בהתאם למגמה הזו גדל משמעותית מספר החקירות והתביעות שהוגשו בנושא. אני רוצה רק לציין שבמהלך 2011 טופלו כ-303 אירועים בנושא צער בעלי-חיים על-ידי יחידת האכיפה במשרדנו ונפתחו 88 תיקים חדשים בעבירות צער בעלי-חיים. באשר לתקציבים, בשנה הנוכחית מוקצה סכום של 4.5 מיליון שקלים למבצע של עיקור חתולי רחוב ו-300,000 שקלים לביצוע מחקר בנושא צמצום התרבות אוכלוסיית חתולי הרחוב. אני רוצה לציין ששיתוף הפעולה בין המשרד לבין ארגוני בעלי-החיים התהדק והביא לתוצאות שמהן כל הצדדים יוצאים נשכרים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות שוב לכל העושים במלאכה, חברי כנסת, ארגונים, כמובן אנשי משרדי וגם משרדים נוספים, ואני משוכנעת שבכוחות משולבים נצליח להמשיך ולקדם את הנושא גם בשנה הקרובה. אני מציעה להעביר את הנושא לדיון בוועדה, ועדת חינוך.

תודה רבה. נצביע. בבקשה.

אה, סליחה. חברת הכנסת אבקסיס, הצעה אחרת, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, רציתי להסב את תשומת לבך, ולדבר על כך שכמי שהיתה גם באזור המרכז וגם בפריפריה, ויש לי רגישות גבוהה לבעלי-חיים, הבית שלי הפך להיות סניף של, הבת שלי כמו אתי אלטמן המקומית. כל מי שמוצא איזשהו בעל-חיים עזוב, מביא לי, ואני כמובן, מאחר שגם יש לי ילדים וגם רגישות, אז אנחנו מוציאים המון כסף על עיקורים וחיסונים, וזה משהו שלא נגמר. אז באמת הנושא הזה של העיקורים של חתולי רחוב, אתה רואה את זה הרבה יותר במרכז, בפריפריה, כמעט שלא קיים. והייתי רוצה מאוד לראות אם המשרד שלך יוכל כן לספק שירותים בפריפריה, אולי אפילו לאוכלוסיות מעוטות יכולת, להשתתף בהוצאות הכרוכות בגידולי חיות מחמד.

בוא ניקח כלב של משפחה שאין לה יכולות לממן את הנושא של העיקור. זה יביא פשוט לעוד הולדה של גורים חדשים שלא יהיה להם בית, ואז הם נזרקים בקרן רחוב או בכניסה לקיבוצים או בתחנות דלק, ופשוט כואב הלב לראות את המצב שאליו הם מגיעים. והרבה פעמים זה בגלל חוסר היכולת למנוע את זה, לפחות בקרב אוכלוסיות מסוימות. מאוד הייתי שמחה לשמוע, אם יש גם תוכנית שהיא באמת גם בנושא, אני יודעת שבמרכז יש איזשהו בית-חולים שמשתתף בעיקור חתולים וכדומה. אם אתה גר בפריפריה, אז גם את זה אין, וזה סבל מיותר. ולא סתם המשרד שלך השקיע כסף בנושאים האלו, אבל לחלק אותו גם לאוכלוסייה שרחוקה מגוש-דן, ואולי גם להפסיק את התופעה של אותן חיות שבסוף ממש סובלות בדרך. טוב, תודה.

אנחנו ניגשים להצבעה. בבקשה, נא להצביע.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה.

עכשיו אנחנו נמשיך בסדר-היום. הצעת החוק, חברת הכנסת ליה שמטוב תציג את הצעת החוק במקום חבר הכנסת גפני, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189), התשע"ב 2012, לקריאה שנייה ושלישית. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבדת להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189), התשע"ב 2012. הצעת חוק זו היא הצעת חוק פרטית שהוגשה על-ידי ומטרתה לסייע לציבור המתמחים באופן שבו מי שזכאי לקבל נקודת זיכוי בעד תואר אקדמי ראשון או שני יכול לבחור בין קבלת נקודות הזיכוי מייד עם תום הלימודים לדחיית מימושן לשנת המס שלאחר סיום ההתמחות. כיום, סעיף 40ג לפקודת מס הכנסה קובע נקודת זיכוי אחת בחישוב מס הכנסה למי שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון, ומחצית נקודת זיכוי למי שזכאי לקבל תואר אקדמי שני. נקודות הזיכוי באות בחשבון בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים לתואר הראשון או השני. המצב הקיים הביא לכך שסטודנטים שנדרשה התמחות לצורך השלמת התואר שלהם, כמו עורכי-דין, רופאים ורואי-חשבון, לא יכלו ליהנות מנקודת הזיכוי, שכן בדרך כלל בתקופת ההתמחות השכר לא מגיע לכדי סף המס. בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי מי שזכאי לקבל תואר ראשון או שני בתום עיסוק שנדרשת בו התמחות, והשלמתו של התואר היא תנאי להתמחות, יהיה זכאי לבחור את המועד לקבלת נקודת הזיכוי בעד התואר הראשון או השני בשנה שלאחר סיום לימודיו או בשנה שלאחר סיום התמחותו. כך יתאפשר גם לאותם סטודנטים ליהנות מההטבה של נקודת הזיכוי. הזכאות לבחור בין המועדים לקבל את נקודת הזיכוי תהיה מותנית בכך שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים לתואר הראשון או השני.

יוחל גם לגבי מי שבשנת 2012 טרם סיים את תקופת ההתמחות, ובלבד שעדיין לא מימש את זכאותו לנקודת זיכוי עם תום הלימודים לתואר ראשון או שני. הצעת חוק זו היא הצעה חשובה וטובה. להצעה אין הסתייגויות, ולפיכך אני מבקשת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אני אברך אחרי או אני יכולה לברך כבר? כבר את יכולה לברך. אנחנו לא נטריח אותך עוד פעם. בבקשה, ברכות. אדוני היושב-ראש, כמו שאמרתי, הצעת החוק היא חשובה מאוד. אני רוצה להודות קודם כול ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, למנהל הוועדה טמיר כהן, לרכזת הבכירה ליאת קרפטי וליועצת המשפטית שגית אפיק על תמיכתם הרבה בהצעת החוק. אני רציתי גם להודות לנציגי משרדי המשפטים ורשות המסים, לדלית, לספי ולליאת, על המשא-ומתן ההוגן, ובסופו של דבר הגענו לנוסח הסופי שעליו אנחנו מצביעים היום. כמו כן, אבקש להודות לשותפי ליצירת החוק, סגן השר מנחם אליעזר מוזס, כשהוא היה חבר כנסת, וליועצו הרצל גליצקי. לסיום אני רוצה להודות לעוזר הקודם שלי, אריאל שניאור, ולשני העוזרים שלי, אנה מקדונסקי ושמוליק גרוסמן. שכחתי את העוזר הנאמן של משה גפני, שמוליק.

תודה רבה. אנחנו מצטרפים לברכות ולתודות. אם התחלנו בברכות ובתודות, אנחנו מברכים את חבר הכנסת הרצוג על הפעילות הבין-לאומית הענפה שלו היום בריבוי המשלחות בביקור במשכן הכנסת, בית-המחוקקים של ישראל. תודה רבה. אנחנו ניגש להצבעה. סעיפים

הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 189), התשע"ב 2012. בבקשה.

בעד, 7, נגד ונמנעים, אין. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית, והיא תיכנס לספר החוקים. הודעה לממלא-מקום מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 7), התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת החוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 20), התשע"ב 2012, קריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה,

בבקשה, אדוני.

כתוב לי כרמל שאמה-הכהן.

חס וחלילה. קודם כול כרמל, אחר כך שאמה ואחר כך הכהן. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרה, חברת הכנסת, חבר הכנסת,

אם יש בודדים אני נוקט לשון יחיד. אתה יכול לברך גם את חבר הכנסת הרצוג.

לא, הוא לא נמצא במליאה.

אני מתכבד להציג בפניכם לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 20), התשע"ב 2012. במלים פשוטות, בעברית פשוטה, מדובר בהצעת חוק שבאה לתקן את העיוות של ייקור ביטוח החובה לאופנועים ורכבי דו-גלגלי, שבוצע על-ידי הממשלה בתחילת הכהונה של הכנסת הזאת, ללא אישור הכנסת, ללא פיקוח הכנסת. זה היה בסמכות שר האוצר, וכך נעשה. רק אתן דוגמה, כי דנו רבות, והיום אנחנו מסיימים ממש מהלך ארוך של תיקון עיוות, לאחר מאבק לא פשוט של ועדת הכלכלה מול משרד האוצר, ובסוף הגענו ברוח טובה ובהסכמה, גם אם אחרי הרבה חוסר הסכמה, יישר כוח. אבל אני רוצה להגיד לך מאיפה התחלנו. יושבים אתנו כאן אורחים שלנו היום, חיילי צה"ל. יום יבוא והם יסיימו את השירות שלהם. התחלנו מההפגנה של המנועים. רגע, שנייה. חיילי צה"ל יסיימו את השירות שלהם, כל אחד בזמנו, בצורה טובה ומכובדת. אם חייל שהשתחרר בגיל 21 רכש אופנוע קטן, 250 סמ"ק, לא אופנוע ספורט, הוא צריך לשלם ביטוח חובה, אדוני היושב-ראש, כבוד השרה וחברי הכנסת, לפני התיקון, רגע לפני שאנחנו מאשרים את התיקון בחוק, של 6,500 שקלים. 6,500 שקלים רק ביטוח חובה. וכמה עולה בכלל האופנוע? לפעמים זה עולה פחות, תלוי מאיזו שנת הייצור. אבל כנראה שאז חשבו, ואמרו שהם לא חייבים להשתמש באופנוע, הם יכולים להשתמש בתחבורה הציבורית המפותחת של העיר תל-אביב, ברכבת התחתית שממשלות ישראל לדורותיהן דאגו לפתח, עכשיו סוף-סוף,

יש סימנים חיוביים, התחילו לחפור את הרכבת הקלה החדשה, אבל גם זה ייקח כמה שנים, או לחלופין לרכוש רכב קטן ולתדלק בבנזין, שהוא יחסית זול במדינת ישראל. כמובן שבפרוטוקול יירשם שהכול נאמר בציניות. כמובן שהאפשרות היחידה של אותם צעירים, של סטודנטים, ואני מכיר גם שכנים שלי שהייתי רואה אותם בוקר-בוקר יוצאים זוג על אופנוע לעבודה, זוג, כי זו האפשרות הכלכלית היחידה שלהם להגיע למקום העבודה. אז זה היה פשוט להתעמר באנשים, לגזור גזירה שהרוכבים לא יכולים לעמוד בה, ואנחנו רואים את זה גם בתוצאות: יש ביטוח חֶסֶר.

יש מספר מסוים של בעלי האופנועים, וזה לפי משרד הרישוי ויש מספר מסוים של פוליסות ביטוח חובה, כמעט שליש מהרוכבים לא רוכשים ביטוח חובה, כי לא יכולים לעמוד בו. זו דוגמה טובה לגזירה שהרוכבים לא יכולים לעמוד בה. לחלופין, זו הוראה שהמדינה לא יודעת לאכוף אותה. אז אם יש ביטוח חובה שלא נרכש, מה הועילו חכמים ופקידים בתקנתם? אחר כך גם הנזקים, אם חלילה קורית תאונה או דברים, אז הצעת החוק שלנו, לאחר שתאושר היום, מוזילה את אותו ביטוח של 6,500 ש"ח. לא שזה הופך להיות משהו מאוד זול, אבל עדיין 4,000 שקלים זה הרבה יותר זול מ-6,500, בטח לאותן קבוצות אוכלוסייה. את ההצעה הזאת, שאני מתכבד להביא בפניכם לקריאה השנייה והשלישית,

במטרה להביא להוזלת תעריפי ביטוח החובה לאופנועים. רוב נהגי האופנוע רוכשים את ביטוח החובה לאופנועים שלהם מחברת "הפול", שהיא החברה המאגדת את כל חברות הביטוח, ומחויבת לבטח בביטוח חובה את כל מי שחפץ בכך ולא עלה בידו להשיג פוליסת ביטוח במחיר סביר בשוק החופשי. העובדה שרוב ביטוחי האופנוע נעשים בחברת "הפול" היא אילוץ, שכן רוב חברות הביטוח מסרבות,

לבטח אופנועים או גובות תעריפים גבוהים, מוגזמים, בעד פוליסת הביטוח לאופנוע, שכן חברות הביטוח קובעות את הפרמיה לפי מידת הסיכון הכרוך בנהיגה באופנוע, הנחשב לגבוה יותר לעומת הסיכון הכרוך בנהיגת כלי רכב אחרים. לעומת זאת, התעריפים שגובה חברת "הפול" נקבעים בידי הרשות, שהיא שר האוצר או מי שהוא מינה לצורך זה לפי פקודת ביטוח רכב מנועי , התש"ל 1970. כדי להביא להפחתה בתעריפי ביטוח החובה לאופנועים, בהתחשב בחשיבות הרבה שאני רואה בסיוע לרוכבי האופנועים, שרבים מהם הם אנשים צעירים,

שאינם מסוגלים תמיד לעמוד בתעריפי הביטוח הגבוהים, נקבע בתקנות ביטוח רכב מנועי (הסדר ביטוח שיורי ומנגנון לקביעת התעריף), התשס"א 2001, כי ניתן לכלול בביטוח חובה של כלי רכב שאינו מבוטח במסגרת "הפול" מרכיב העמסה, כלומר תוספת לפרמיה של אותם כלי רכב שנועדה לממן את הוזלת תעריפי הביטוח לכלי רכב המבוטח במסגרת "הפול" קרי, לאופנועים.

שיעורו של מרכיב ההעמסה לא נקבע במדויק בתקנות אלא רק נקבע שלא יעלה על 8% מעלות הסיכון הטהור בשוק החופשי.

בשנים האחרונות נקבע מרכיב העמסה בשיעור נמוך מאוד, הולך ופוחת, שלא הביא להוזלה בתעריפי הביטוח לאופנועים,

הביא לייקור ולייקור חד. בשל כך יזמנו לפני כחצי שנה, חברת הכנסת פניה קירשנבאום ואני ו-27 חברי כנסת נוספים מסיעות הבית השונות, תיקון לפקודה שעיגן בחקיקה ראשית את החובה לכלול מרכיב העמסה בתעריפי הביטוח שקובע משרד האוצר ל"פול", בשיעור 6% מעלות הסיכון הטהור בשוק החופשי. עוד בעת הצגת התיקון האמור במליאת הכנסת ציינתי כי אנו נעקוב אחרי הוזלת תעריפי ביטוח

לאופנועים בעקבות התיקון ונבחן אם יש צורך לתקן שוב את הפקודה כדי להביא להפחתה בתעריפים אלה. לא, ההנחה היא לא 6%. יש כל ביטוחי החובה של הרכבים שלא מבוטחים במסגרת "הפול": אופנועים וכלי-רכב שמבוטחים בשוק החופשי. מסך כל הפרמיות שלהם אתה גוזר 6%, שזה רכיב העמסה, ומעביר את זה לסבסוד הביטוחים של האופנוענים, ובכך מביא להוזלה. זה המנגנון שמופעל במדינת ישראל שנים על גבי שנים, רק בכל שנה שינו או בחנו שינוי של רכיב העמסה.

7%, 6%, 4%, תלוי במדיניות ובגישה של משרד האוצר. בשנים האחרונות משרד האוצר אימץ גישה של הפחתה תלולה, בצורה חדה,

שהתוצאה שלו בהכרח היא ייקור חד של תעריפי ביטוח האופנועים,

אנחנו זוכרים את כל ההפגנות הגדולות והזעקה של הציבור. חברי הכנסת, מאחר שנוכחתי לדעת שהתיקון האחרון לפקודה לא הביא להוזלה מספקת של תעריפי ביטוח החובה לאופנועים, יזמתי תיקון נוסף לפקודה, המובא כעת לאישורכם. לפי המוצע, בקביעת תעריפי הביטוח ל"פול" על-ידי הרשות, שיעור מרכיב ההעמסה יהיה בין 5.5% ל-6.5% מעלות הסיכון הטהור בשוק החופשי, כלומר שיעורו לא ייקבע בחוק במדויק אלא ישתנה במסגרת הטווח האמור. התיקון המוצע יאפשר למשרד האוצר גמישות לצורך ביצוע שינויים בשיעור מרכיב

בהתאם לנתונים הדינמיים שיש בהם כדי להשפיע על שיעורו, ובכלל זה מספר התביעות, מספר כלי הדו-גלגליים העולים על הכביש לעומת כלי-רכב אחרים ועוד. כמו כן, הצעת החוק קובעת הוראת שעה לשנים 2012 ו-2013, ולפיה בשמונת החודשים האחרונים של שנת 2012, כלומר, מ-1 במאי השנה, מרכיב ההעמסה הצפוי לא יפחת מ-6.3%; בשנת 2013 לא יפחת מ-6.2%, כאשר הוראת השעה ביחס לשנת 2013 תחול רק אם הרשות קבעה לשנה זו תעריפי ביטוח ל"פול" המייקרים את התעריף הממוצע לביטוח אופנועים בבעלות פרטית במסגרת "הפול". אני מקווה כי הצעת החוק, אני מקווה, אני גם בטוח שהיא תסייע. כי אחרי שהפקנו את כל הלקחים, סגרנו את כל הפינות ולפחות לשנתיים הקרובות לא השארנו שיקול דעת לאוצר לחרוג מההבנות שהגענו אליהן אתם, היא תסייע לרוכבי האופנועים ותעודד את השימוש באופנוע, בעיקר לאור התועלת החברתית הטמונה בו מבחינת צמצום הגודש בכבישים וזיהום האוויר. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מכם להצביע בעדה, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. חשוב לומר שההוזלה, אנחנו ישבנו בפגישות רבות עם אנשי האוצר ובחנו איך לחלק את ההוזלה הזאת בצורה מיטבית. בביטוחי אופנועים, ביטוחי חובה, יש קטגוריות של גילאים, אדוני היושב-ראש: עד גיל 18,

עד גיל 25, עד גיל 30, עד גיל 40 ומ-50 והלאה עד 74 אם יש עוד רוכבים. אדוני ידאג שזה יבוא לידי הציבור בפרסום. ברור, ברור. אנחנו נסביר איך זה מהיום והלאה. הרי זה ייכנס לתוקף מ-1 במאי, כי יש תהליך שעוברים מול חברות הביטוח, שימוע שמשרד האוצר מפעיל, ועד אז הוא מפרסם חוזר. יש תהליך ארוך בסיפור הזה. זה לא מספיק שהעברנו את החוק, אבל החוק כבר מחייב אותם להיכנס למסלול הזה. הקטגוריות הנוספות זה נפח המנוע של האופנוע: 50 סמ"ק, 50 250 סמ"ק, ו-250 ומעלה. יש רכיב נוסף שקובע את רכיב ההנחה, זה אם רכשת השתתפות עצמית או לא רכשת השתתפות עצמית. סדר גודל ממוצע של ההנחות, ותלוי באיזה שילוב של קטגוריות אתה, ההנחה המקסימלית מגיעה בדיוק ל-40%, ו-40% זה דבר דרמטי. 40% מה-6,000? מנכון להיום. זה נופל בדיוק על הקטגוריה הבאה: הוא צריך להיות בראשית שנות ה-20, עם אופנוע של בין 50 ל-250 סמ"ק נפח מנוע ורכש השתתפות עצמית. הוא יקבל 40% הנחה, וזאת הנחה דרמטית, זה כמעט חצי מחיר. כמובן, אני מניח שבימים הקרובים גם בתקשורת תפורסם הטבלה הזאת וכל רוכב יוכל לבדוק כמה הטבה הוא קיבל. אני חושב שהבאנו בשורה משמעותית. הבשורה הזאת לא היתה יוצאת אל הפועל. כמובן, היא לא נמצאת כאן היום, אבל חברת הכנסת קירשנבאום, שהזכרתי אותה בנאומי, היתה שותפה מלאה, מובילה של הפעילות למען רוכבי האופנועים. זה עוד התחיל מפעולות המחאה מחוץ לכנסת, עבר לפעילות בתוך הכנסת, מול הממשלה, מול האוצר, מול ועדת שרים, אחרי זה מול הפקידות של אגף שוק ההון. היא הובילה, ורק בצורה פרוצדורלית, בגלל לחץ הזמן, שהגשנו את החוק הזה בפטור מחובת הנחה, נשמט שמה מהיוזמים, אבל היא יוזמת מלאה ואין לה תרומה שפחותה משלי ולו באלפית הגרם מהבחינה הזאת וראוי לתת לה את כל הקרדיט. כמובן לצוות הוועדה, ועדת כלכלה, מנהלת הוועדה הגברת לאה ורון, שיושבת אתנו כאן, היועצת המשפטית לוועדה, עורכת-הדין אתי בנדלר, המשנה ליועץ המשפטי לכנסת. מגיעות ברכות על הפעילות האזרחית הנמרצת של מנהיגי מועדוני האופנועים בראשות נסים בנימין, שכמעט הפך לח"כ מן המניין. באמת השקיעו המון-המון זמן, א. בלהכניס אותנו וללמד אותנו את המאטריה, שהיא מאטריה מאוד מורכבת, ב. לא ויתרו. היו הרבה רגעים במהלך הזה שהיו יותר מייאשים מהרגעים המייאשים שהיו ב"פרי הגליל", כי זה היה נראה שאנחנו נתקלים בקירות חסומים,

ושאי-אפשר לפרוץ אותם.

ב-24 השעות האחרונות פתרנו גם את "פרי הגליל" וגם את האופנועים. על זה אפשר להגיד: שיהיו כל הימים כמו היממה האחרונה,

אני משוחרר? אתה משוחרר, רק להוסיף את העוזרים שלך שעזרו בכל ההפגנות של המנועים. מותר לי לעלות אחרי זה, לא? אחרי זה אתה רוצה עוד פעם? במיוחד בשביל העוזרים. אתה רוצה שאני אשכח את העוזרים שלי? תגיד עכשיו. הוא בכושר גופני מצוין, הוא יכול לעלות עוד פעם. אני לא יכול לסרב לבקשה של חברת הכנסת עינת וילף, שזאת הבקשה השנייה שלה ב-20 הדקות האחרונות וגם לראשונה הסכמתי. אודה גם לצוות עוזרי הנאמן: הדוברת לבנת נזרי-מלכה, העוזר אלעד ודרור נאור. הם למדו לרכוב על אופנועים? אני לא חושב שהם למדו. מה עם להודות לחברי הוועדה אחד אחד? אני רוצה להודות,

לחברי ועדת הכלכלה הוותיקים והחדשים שהתווספו ככוח משמעותי, בראשם יואל חסון. בראשם מרכז האופוזיציה, שבעניין הזה היה קואליציה אמיתית, גם למאבקים בתוך הכנסת וגם השתתף אתי בפגישות בלילות עם רוכבי האופנועים, לגייס אותם למאבק. זאת אופוזיציה קונסטרוקטיבית.

הסתובבנו ונפגשנו בלילות בתל-אביב והיינו כמפלגה אחת, מפלגה לטובת העניין. יישר כוח, חבר כנסת יואל חסון, מגיע לו גם. גם בחוק הקודם,

הוא היה בין מובילי החוק הבסיסי. יישר כוח לחבר הכנסת

נודה גם ליושב-ראש הוועדה, שמצא זמן, עמל קשה מאוד. שעשה לילות כימים. ברכות ויישר כוח, אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה, הייחודי. אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע. אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס'

הצבעה בקריאה שנייה. סעיפים 1

6, נגד ונמנעים אין. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. עכשיו אנחנו מצביעים בקריאה שלישית.

בעד, 6, נגד ונמנעים, אין. חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 20) אושר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, ו' באדר התשע"ב, 29 בפברואר 2012, בשעה 11:00. ישיבה זו נעולה.